היום כ' בחשוון התש"ף, 18 בנובמבר 2019. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל מהצעת חוק שמספרה פ/402/22 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/661/22: הצעת חוק שכר ותנאי עבודה לנהגי תחבורה ציבורית, התש"ף 2019, מאת חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני ואורי מקלב, הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון, ביטול כלובים בתעשיית הביצים), התש"ף 2019,

חברי הכנסת מיקי חיימוביץ' ואלי אבידר, הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון, איסור שימוש ברעל ובחומרי

בבקשה, גברתי. אני רוצה לדבר על מצב החירום האמיתי,

וזה המצב של מוסדות האשפוז הגריאטריים במדינת ישראל. יש 21,000 אנשים מבוגרים במצב סיעודי שמאושפזים במערכת הזאת, והמערכת פשוט מוזנחת בצורה פושעת. הגופים שבעצם מנהלים את המוסדות האלה יום-יום מתריעים, שנה אחר שנה, שהם מתוקצבים בחסר, ולאף אחד לא אכפת. זה בעיניי מצב חירום. בשנתיים האחרונות כבר עשרה מוסדות נסגרו, ולצערי, השבוע התבשרנו על עוד מוסד גריאטרי בראשון לציון שהולך להיסגר. תבינו, יש שם 80 משפחות שניצבות בפני שוקת שבורה, יש שם אנשים שחצו את גיל 90, יש שם אנשים עם דמנציה קשה שעבורם, אם יסגרו להם את המוסד שבו הם חיים שנים רבות, זו גזרה שלא בטוח שהם יצליחו לעמוד בה. אסור לתת למוסד הגריאטרי בראשון לציון להיסגר. במקום שייפתחו פה עוד ועוד מוסדות, כי יש בזה צורך, יש לזה ביקוש, במקום שיפתחו פה עוד מוסדות, אנחנו סוגרים אותם. אני חושבת שהממשלה צריכה להתייחס לסוגיה הזאת כסוגיית חירום, ולא לכל מיני תרגילים פוליטיים אחרים.

תודה, חברת הכנסת כהן. חבר הכנסת ווליד טאהא,

ואחריו, חבר הכנסת יזהר שי. אדוני היושב-ראש, מסע ההסתה וההטפה לשנאה של ראש הממשלה בנימין נתניהו כנגד האזרחים הערבים במדינה וכנגד נציגיה ברשימה המשותפת מזכיר לנו מסעות הסתה ושנאה שכוונו נגד יהודים בהיותם יהודים במשך מאות שנים. ההסתה וההטפה לשנאה הינן מעשה חמור ומסוכן, והן חמורות ומסוכנות הרבה יותר כאשר הן יוצאת מפיו של ראש ממשלה, שאמור לתת יחס שווה לכלל אזרחי המדינה שלו. אדון בנימין נתניהו, אני פונה אליך בשם כל אזרחי המדינה הערבים: תפסיק עם ההסתה הפרועה שלך נגדנו. תפסיק להשתמש בנו ככלי ניגוח לטובת השגת אינטרסים אישיים, פרטיים, שלך. תפסיק עם מדיניות הרס היחסים האנושיים והאזרחיים בין יהודים לערבים. תפסיק כבר עם מסע הדה-לגיטימציה שלך כנגד חמישית מאזרחי המדינה. פשוט תרד מאיתנו. תודה, חבר הכנסת טאהא. חבר הכנסת יזהר שי,

ואחריו, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. תודה, אדוני היושב-ראש. מצב החירום שהוכרז בבלפור תוך כדי חילול שבת בסוף שבוע האחרון עורר בי השראה לכתוב כמה שורות: מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, / למלכה יש בית, / למלך יש כתר, / ושבעה ימים אחווה בשנה, / ושנאה ושיסוי כל היתר. // ומאות ימים החולים מוזנחים / ואין-סוף שעות אנשים בפקקים / ועשרות לילות הטילים נופלים, / וכל אזרחייך עומדים ברחוב / ונושאים תפילתם אל האור הטוב / וכל אזרחייך אחים. // מכורה שלי, ארץ נוי אהובה, / למלכה יש בית, / למלך יש כתר, / נבצרים, בעצמם מלבים שנאתם, / חנפנים, פחדנים כל היתר. // ועל כן אלך לכל רחוב ופינה, / לכל שוק וחצר וסמטה וגינה. / ועלבון תקוותייך כל אבן קטנה / אלקט ואשמור למזכרת. / ומעיר לעיר ברחבי המדינה / אנודה עם שיר ואביע תקווה / לשקם אחדותך הכואבת.

תודה. כישרונות בלתי נגמרים יש לנו בכנסת. חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

ואחריו, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. כבוד היושב-ראש, בדרך כלל נאומי הדקה, אנחנו מייחדים אותם לשרים בממשלה. הפעם דבריי מופנים גם אליך אישית, בתפקידך כיו"ר הכנסת. בינינו לבין ראש הממשלה, בינינו לבין הליכוד, יש חילוקי דעות תהומיים. בעניין המדיני, אנחנו דוגלים בהקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67' ליד מדינת ישראל, בעניין המשטר בישראל, אנחנו דוגלים במדינה דמוקרטית רב-תרבותית שמקיימת שוויון מלא בין כלל אזרחיה. אבל מכאן להסתה הפרועה של הימים האחרונים, של מי שעומד בראש הפירמידה, כלפי הציבור הערבי וכלפי נציגי הציבור הערבי, חבריי ברשימה המשותפת ונציגי הכוחות הדמוקרטיים היהודיים, לדבר עלינו כתומכי טרור, שאנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל וכו' וכו' השיח הכהניסטי הזה, אין לו מקום בשיח הפוליטי. אני חושב שלא רק היועץ המשפטי צריך להתערב כאן ולשים קץ לקיצוניות הזאת בשיח, ולא רק מבקר המדינה, אלא אני מצפה שגם יו"ר הכנסת בעצמו יתערב בשיח הזה, שכן מדובר כאן בחברי כנסת, יש להם מעמד שווה, חותרים לשוויון, חותרים לזכויות אדם. הגיע הזמן שמסע ההסתה, שמאיים על כולנו ברמה הפיזית, יסתיים אחת ולתמיד. תודה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ',

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראש הממשלה נתניהו חושב שאם הוא לא יהיה ראש ממשלה אז אנחנו במצב חירום, ואני רוצה להגיד לו: ביבי, זה מצב חירום? אני אגיד לך מה זה מצב חירום. מצב חירום זה כשאנחנו נגיע לכך שבעקבות משבר האקלים ישראל לא תוכל לספק מים לכל אזרחיה, מצב חירום זה כאשר משטרי המדינות סביבנו צפויים לקרוס לכאוס, דוגמת מלחמת האזרחים בסוריה, בשל חוסר היכולת של ממשלתם לספק להם מזון בעקבות משבר האקלים, מה שיביא גל של פליטים מורעבים לגבולות ישראל, מצב חירום זה כאשר בעקבות משבר האקלים, על מנת לספק מזון לכל האזרחים, משק המזון הישראלי לא יוכל עוד להתבסס על יבוא חומרי הגלם העיקריים לתעשיית המזון, ואתה הרי מרסק את החקלאות בישראל, והמדינות יעדיפו להשאיר את מקורות המזון שלהן אצלן, מצב חירום זה כאשר הטמפרטורה תעלה והמשקעים ירדו ויהיו זני יבולים שאנחנו לא נוכל יותר לגדל בשטחים החקלאיים בישראל, מצב חירום זה כאשר חוקרי אקלים מעריכים שבישראל 2050 הקיץ יתארך ב-49% והחורף יתקצר ב-56%, כלומר נקבל חצי שנה יבשה וחמה וחורף מקוצר עם אירועי קיצון. נתניהו, אנחנו כאן כדי להזכיר לציבור את מה שנראה ששכחת מזמן. ישנם מצבי חירום שעומדים לפתחנו. בזמן שאתה דואג לעצמך, אנחנו נדאג לציבור ולמצבי חירום אמיתיים.

תודה, חברת הכנסת חיימוביץ'. חבר הכנסת אוסמה סעדי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום שישי שעבר נפגע בעינו עיתונאי פלסטיני בשם מועאז עמארנה

והוא עכשיו נמצא על מיטת חוליו בבית החולים הדסה לאחר שכדור שירה צלף, חייל, פגע בעינו השמאלית ועקר אותה. אנחנו מגנים בתוקף את הירי המכוון הזה של הצלף שעקר עינו של עיתונאי בעת שעשה מלאכתו נאמנה ודיווח כעיתונאי על הפגנות שהיו בכפר סוריף באזור חברון. כעת הוא מאושפז בבית חולים, בהדסה, ויש חשש, עדיין הקליע נמצא בעינו. ולכן, כאות הזדהות עם מועאז עמארנה, אני אומר לו בערבית: (אומר בערבית ומתרגם:) איבדת את העין שלך, אבל (אומר בערבית: העין של האמת לא תכבה לעולם.) תודה, חבר הכנסת אוסמה סעדי.

בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת מיכאל ביטון. אדוני היושב-ראש, חבריי, עוד מעט תודיע הממשלה שחבר הכנסת בנימין נתניהו יתמנה לשר העבודה והרווחה. הוא יהיה גם שר העבודה והרווחה, גם שר הבריאות, גם שר התפוצות,

וגם ראש הממשלה. כלומר, בממשלה הזאת, ממלא מקום שר החקלאות.

יהיה לנו ראש ממשלה וארבעה שרים שיש להם כתב אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים, בכפוף לשימוע. תחשבו על זה. תעצמו עיניים כשיודיעו את הודעת הממשלה הקרובה, תעצמו עיניים ותחשבו שזה לא אמיתי וזה לא יכול להיות, תעצמו את העיניים ותחשבו שמה ששמעתם אתמול, את ראש הממשלה מסית, מדיח ומשחית במדינת ישראל, תעצמו עיניים, תחשבו שזה לא קרה. תפקחו אותן ותראו שזאת המציאות. תודה, חבר הכנסת סגלוביץ'. חבר הכנסת מיכאל ביטון,

ואחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אני חושב שיש אווירת חג במליאה בגלל ששר העבודה והרווחה, לכבוד יום זכויות הילד הבין-לאומי, הכריז על מצב חירום של ילדי ישראל, על העובדה שאין להם הזדמנות שווה, שהם לא יכולים להצליח באותו היקף. אותו שר רווחה, הוא ואחיו הגיעו לסיירת מטכ"ל, אבל לא הגיעו עשרות לוחמים לסיירת מטכ"ל מאופקים, מירוחם יש לנו כמה לוחמים, כי אין הזדמנות שווה בישראל. זה נובע מעושר מוניציפלי.

סימנו גבולות ואמרנו: ערים עם ארנונה ישקיעו בילד וערים בלי ארנונה ישאירו את הילד בלי כסף. זה נובע מכך שהמדינה רוצה לעשות תקצוב דיפרנציאלי בחינוך ורווחה, והיא לא מבצעת את זה עד הסוף: בחינוך, התחילה, ברווחה, לא עשתה את זה. אין הזדמנות שווה, אין זכויות אמיתיות לילד בישראל להצליח בחיים. אבל אני מבסוט משר הרווחה, שהודיע על מצב חירום. זה נאום דמיוני. ביום של זכויות הילד שר הרווחה לא פה, שר הרווחה איננו, שר הרווחה לא מוטרד ממצב הילדים בישראל. שר הרווחה מוכן לתת באתנן פוליטי את התפקיד של שר ביטחון, בבת עינו, לאדם עם שלושה מנדטים, ולשמור לעצמו את תפקיד שר הרווחה. זה כואב מאוד, הדבר הזה. תודה, חבר הכנסת ביטון. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת מיקי לוי. כבוד היושב-ראש, אתמול הוא עמד לא על המרפסת אלא על דוכן והסית, הסית בצורה פרועה. הז'רגון שהוא השתמש בו היה ז'רגון ביטחוני: איום מיידי. הוא אמר גם שאנחנו רוצים להשמיד את המדינה, והוא גם אמר: זה פיגוע לאומי. כל המילים היו שם, חוץ ממושג אחד שהציבור כנראה היה צריך להבין: סיכול ממוקד. זה כנראה מה שהיה חסר בנאום הזה. אני לא אקדיש יותר מחצי דקה לזה, כי אף אחד לא ייקח מאיתנו את האפשרות כן לדבר וכן להשפיע. אני רוצה לדבר דווקא היום על מועאז עמארנה. מועאז עמארנה, לקחו לו את העין השמאלית. הוא נורה כאשר עשה את העבודה שהוא עושה כבר שנים. הוא עיתונאי, לבש אפודה של Press, ובכל זאת צבא הכיבוש ירה בו ולקח לו את העין. האם זה יכסה את האמת המכוערת? האם מועאז יפסיק לראות את האמת המכוערת? כנראה לא. מועאז, אל תדאג, כמה ימים יכאב לך הראש, ואחר כך יהיה לך קשה לראות בצד שמאל. אתה תתרגל להסתובב לצד שמאל יותר, וזה תמיד טוב להסתובב לצד שמאל, ואחר כך אתה תשוב לצלם את האמת המרה. תודה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, מצב חירום, אני אגיד לכם מה זה מצב חירום. מצב חירום הוא מופע האימים של ראש הממשלה נתניהו, ראש ממשלה מפלג, מרסק את החברה הישראלית, מגייס את חיילי צה"ל כתחמושת לצורך ההישרדות שלו. אתה אומר: צועקים זאב, זאב, ואין זאב בחדר?

יש זאב בחדר, וזה אתה, אדוני ראש הממשלה. ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים היא ממשלת חלומות של חמאס,

היא תוביל לחגיגות ברמאללה וטהרן? אין לך בושה. מופע האימים שלך מפצל, מפלג. אתה מגייס את חיזבאללה וטהרן לצורך ההישרדות שלך בבלפור. אבדה לך הבושה. אתה עסוק רק בהישרדות שלך, ואני מצטט מה שנאמר בחוג המשפחתי שלך: שהמדינה תישרף ואתה ומשפחתך תעברו לחו"ל. תודה, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת איתן גינזבורג. בבקשה, אדוני. באופן חריג יש חמישה חברי כנסת באגף ההוא. זה מספר שיא בחודשים האחרונים. הייתי אומר

אוקיי. אדוני היושב-ראש, מועאז עמארנה הוא עיתונאי צלם. הוא ממחנה הפליטים דהיישה, וביום שישי שעבר היה בסוריף כדי לתעד הפקעת קרקעות שהייתה במקום. צלף ירה בו מרחוק ופגע בעינו השמאלית, שקרוב לוודאי נפגעה קשה. הכדור עדיין נמצא בתוך ראשו. הוא לבש מדי עיתונאי, כתוב עליהם Press, (אומר בערבית: כתוב עליהם Press,) ובכל זאת הוא נורה. בדרך כלל צלף, אדוני היושב-ראש, יש פה אנשי צבא, הם מבינים בזה יותר טוב ממני, רואה היטב מרחוק במי הוא יורה. למה יורים בעיתונאים? האם העיתונאי מפריע לצבא? הרי הוא רק מצלם, וכשהוא מצלם הוא מצלם את מה שמתרחש, את האמת. זה לא סרטון וידיאו, זה מצלמת סטילס, אבל מצלמה שמעבירה לעולם את האמת שמתרחשת שם. זו הסיבה שאיגוד העיתונאים הבין-לאומי גינה את הפגיעה במועאז, שקרוב לוודאי שהוא יאבד את ראייתו, (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: קרוב לוודאי שיאבד את יכולתו לראות בעין השמאלית. וזה המקום והזמן להביע הזדהות עם מועאז בכך שנשים את היד השמאלית על העין ונאמר בזאת: קרוב לוודאי שתאבד את הראייה בעינך השמאלית, אבל בעין הימנית תמשיך לראות את האמת כפי שהיא.) תודה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מצב החירום שאפשר להכריז עליו הוא לא מה שדיבר עליו ראש הממשלה, אלא הוא גם, למשל, מצב תאונות העבודה באתרי בנייה. היום נהרג פועל בניין מס' 44 השנה. הוא נפל מגובה, הוא נפל כי אין תקנים ואין אכיפה אפקטיבית, כי משרד הרווחה לא מתפקד בהקשרים האלה. התאונות האלה קורות כי הממשלה לא מיישמת את ההסכם שהיא חתמה עליו, שהיא התחייבה כלפיו. 44 הרוגים, וההרוג הבא, אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל ברור שהוא יגיע. ולכן אני קורא לממשלה להתעשת, ולמשרד הרווחה להתעשת, ולהפעיל אכיפה אפקטיבית, לעמוד בתקנים גבוהים וראויים, להטיל עיצומים משמעותיים על קבלנים ויזמים: כאלה שמפירים את בטיחותם של עובדיהם, צריך לסגור להם את אתרי הבנייה, צריך לסגור להם את הפעילות, עד שיבינו שהחיים של הפועלים אינם הפקר.

תודה, חבר הכנסת גינזבורג. חבר הכנסת טופורובסקי,

ואחריו, חבר הכנסת שחאדה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מצב החירום האמיתי נמצא בכבישים. אתמול "ציינו", במירכאות, את ההרוג ה-301, וביום שבת "ציינו" את ההרוג ה-300 מתחילת השנה בכבישים. רק בשבוע האחרון, מתוך שישה הרוגים חמישה היו מתחת לגיל 30, ואני אקריא את שמם: ביום שלישי, 12 בנובמבר, נהרג מוסטפא בשיר אבו סמור בן ה-12, 12 בלבד, מפגיעת רכב ברהט.

13 בנובמבר, נהרגו אחים, מאיר חיים לביא, בן 27, וניסים שלום לביא, בן 20, תושבי אלעד, בתאונה בצומת נבלט שבכביש 444, כאשר האופנוע שעליו רכבו התנגש במשאית. ביום חמישי, 14 בנובמבר, נפטר רועי אברהם, בן 25, לאחר שביום שבת לפני כן נפגע מרכב בזמן שרכב על קורקינט בשדרות בן-גוריון בתל אביב. במוצאי שבת, בלילה שבין שבת לראשון, נהרג ההרוג ה-300 מתחילת השנה, רוכב אופנוע בן 18, בתאונה שהתרחשה עם רכב פרטי ברחוב גיא בן הינום שבירושלים.

ביום ראשון, 17 בנובמבר, נהרג גבר בשנות החמישים לחייו בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 781 סמוך לאעבלין. אמרנו, 301 הרוגים. לפני שבועיים היה כאן דיון על תאונות הדרכים, והבטיחו שהשבוע, בשבוע הזה, כשמציינים את המאבק בתאונות הדרכים, נעשה דיון בוועדת הכספים. הבטיחו שמחר, שזה היום שבו אנחנו מציינים כאן בכנסת את המאבק בתאונות הדרכים, יהיה דיון בוועדת הכספים. הבטיחו את זה כאן במליאה אחרי שנאמתי, ומחר יש דיון בוועדת הכספים, אבל יש דיון על מכסים ועל תשלומים לחוגים בצפון, על תאונות הדרכים חבר הכנסת גפני לא מצא זמן לעשות דיון. אני מקווה שהדבר הזה ישתנה. בכל מקרה, זה חמור מאוד,

זה מצב החירום האמיתי של מדינת ישראל.

תודה, חבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

ואחריו, חבר הכנסת גדי יברקן. זה שחאדה או אבו שחאדה? יש לכם שניים. אמרתי אנטאנס שחאדה. אם אתם רוצים להתחלף אז, חשבתי: מה עשיתי? תמיד אמרתי שרזבוזוב אני אומר הכי טוב מכולם. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הנאום בן דקה כדי להביע טיפה את הרגשות והמראות שחווינו בשבוע האחרון: מצעד האיוולת להצלת כיסאו של בנימין נתניהו, שהחל לפני כמעט שבוע במתקפה על עזה, כאשר ראש ממשלה מכהן, לא מזיז לו, לא אכפת לו לסכן אזרחים, לסכן חפים מפשע, כדי לשמר את מעמדו. והוא יודע למה הוא מנצל את זה: כי הוא סומך על תרבות ה"שקט,

כאשר יורים לא מבקרים בישראל, כאשר יורים לא אומרים ולא יוצאים נגד ההחלטה, למרות שאני בטוח שחלק גדול יודעים את המטרות האמיתיות של המבצע הזה, מטרות שרחוקות מלהיות איך שהן תוארו בתקשורת או איך שראש הממשלה ניסה לתאר אותן. וההמשך, השיא היה אתמול, מצעד האיוולת הזה, כאשר ראינו את מסיבת ההסתה שבנימין נתניהו יזם,

כלפי האוכלוסייה הערבית וחברי כנסת והרשימה המשותפת. כל יעדו, כל תכליתו של המבצע הזה, הוא הצלת בנימין נתניהו, ולצערי, חברים בבית הזה נזכרו מאוחר, ורק היום התחלנו לשמוע ולראות ביקורת או להטיח ביקורת ולבקר את נתניהו על ההסתה הפרועה, על הדה-לגיטימציה ועל הדמוניזציה של 20% מהאזרחים, של 13 חברי הכנסת ברשימה המשותפת.

הגיע הזמן להגיד שהמלך הוא עירום, וכל המצעד הזה יעדו אחד, וזה הצלת בנימין נתניהו. תודה, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאני רוצה לפנות לאזרחי ישראל ולבקש מהם טובה. אני יודע שעל 80% מהנושאים אזרחי ישראל מסכימים. אני רוצה לבקש מהם: בימים הקרובים הרשת הולכת להיות שטופת שנאה והשמצות ופילוג בעם. אל תשתפו, אל תשתפו סטטוסים, אל תגידו על הדברים האלה: כן,

אני משתף. זה הרבה תלוי בכם. בבית הזה חלק מהאנשים שכחו להיות מנהיגים, והם כנראה רוצים להוביל את הציבור הזה כצאן לטבח למלחמת אחים, הן משמאל, הן מימין, הן מהמרכז, לא משנה. אל תשתפו פעולה עם השטנה והשנאה. אנחנו יותר חזקים כשאנחנו באמת מחוברים כעם. הפוליטיקה הזאת תעבור.

נצא לבחירות, אם תהיה ממשלה, תהיה ממשלה. אל תשתפו פעולה, כי אחר כך כולנו לא נוכל לעצור את הרוע הזה. תודה, חבר הכנסת גדי יברקן. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חברת הכנסת יעל גרמן. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השבוע סיים את תפקידו השר אורי אריאל, שר החקלאות. האדם הזה ייזכר בנגב כמי שהרס במשך כמעט חמש שנים מעל ל-10,000 בתים ומבנים של האוכלוסייה של הבדואית בנגב. אלפי משפחות נכנסו למצב בלתי הפיך בגלל האיש הזה. אבל הוא לא עזב את תפקידו סתם ככה, הוא נתן מתנה לעיריית רהט: ביום חמישי הרשות להתיישבות הבדואים, שבתחום אחריותו, ביטלה את השיווק של מתחם 6 בעיר רהט. אנשים שילמו ממיטב כספם לפני שלוש שנים, משפחות מצוקה, ועכשיו, בבת אחת מודיעים להם: ביטלנו את השיווק, אנחנו חוזרים בנו. זה בגלל דבר אחד. הם לא שיתפו את עיריית רהט. באו מעמדת האדון, מעמדה של: אנחנו קובעים הכול, אנחנו נשווק את המתחמים ברהט, את המגרשים ברהט, ואתם רק תישמעו לנו. עיריית רהט אתמול, בכינוס חירום, אמרה: לא, אנחנו לא נשתוק על זה, ואנחנו לא נאפשר סאגה שנייה במגמה הזאת ובצורה הזאת. תודה, אדוני. תודה, חבר הכנסת אלחרומי. חברת הכנסת יעל גרמן,

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי, נתניהו הכריז במהלך סוף השבוע האחרון על מצב חירום, שמא תוקם ממשלה והוא לא יעמוד בראשה, רחמנא לצלן. אז תאמרו לי, חברותיי וחבריי: זה מצב חירום? אני אומר לכם מה זה מצב חירום: מצב חירום זה שגם הבוקר בכל המחלקות הפנימיות בישראל כבר למעלה מ-100% תפוסה, ואנחנו רק בתחילת החורף, מצב חירום זה שאישה בת 97 מחכה 27 שעות במיון כדי לעלות למעלה ולמצוא את עצמה במסדרון במחלקה פנימית, מצב חירום זה שוועדת הסל יושבת ולא יודעת בכלל איזה תקציב יש לה ואיך היא תקבע, באיזה סדר עדיפויות, איזה תרופות היא תיתן ולא תיתן, מצב חירום זה מה שקורה בכל מערך בריאות הנפש והאשפוז הפסיכיאטרי. לא יכול להיות שב-2019, בבית חולים פסיכיאטרי שני חולים יישנו במיטה אחת. זה מצב חירום. תודה, חברת הכנסת גרמן. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת פנינה תמנו. תודה, כבוד היושב-ראש. כמדי יום ומדי שעה הכיבוש הישראלי בשטחים הפלסטיניים הכבושים ממשיך לייצר סבל ופשעים כמנהגו. ביום שישי האחרון, קצת אחרי 13:00, העיתונאי והצלם הפלסטיני מועאז עמארנה נורה על ידי צלף בעינו, והוא איבד את ראייתו בעינו השמאלית. מועאז היה במילוי תפקידו כצלם וכעיתונאי וניסה לכסות את מה שקורה בענייני הפקעת קרקעות בכפר סוריף על ידי הכיבוש. הצבא הישראלי החליט שהוא רוצה לפתוח בחקירה, לצערנו, וכמו שאנחנו יודעים, מה שנקרא מצ"ח הוא כמו אחיו התאום הצעיר מח"ש, הם האלופים מספר אחת בעולם בטיוח פשעים ובאי-העמדת פושעים לדין. אני רציתי שהכנסת תציע משהו אחר: ועדת חקירה עצמאית לגופי הביטחון במדינת ישראל. הדבר הזה הוא אינטרס משותף בגלל שתי סיבות: או שאנחנו נוכיח את מה שאנחנו תמיד אומרים, שהכיבוש זה פשע והפושעים צריכים לעמוד לדין, והם אכן יועמדו לדין על ידי גוף עצמאי ואמיתי, או שמדינת ישראל תוכיח את הקלישאה שלה שיש כיבוש נאור וצבא מוסרי. אולי היא תוכל לעשות את זה, אני לא מאמין. (אומר בערבית: אני רק רוצה לנצל שתי שניות כדי שכולנו נביע הזדהות עם אחינו מועאז שבבית החולים ונאחל לו החלמה מהירה.)

תודה לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה, גברתי, ואחריה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, שלטון ממושך שהשררה, הכבוד והמנעימים והניתוק משתלטים עליו הוא שלטון שאצה דרכו להכריז על מצב חירום לאומי. אז חברי הליכוד, בואו אני אחבר אתכם למציאות, ואולי תצליחו לצאת קצת מהניתוק שלכם: מצב חירום לאומי זה כאשר יש מאות ילדים בחסות הנוער שמחכים למחסה, לבית חם, וחלקם מסתובבים ברחובות, מצב חירום לאומי זה כאשר ישנם ילדים בדרום שחווים מצבים נפשיים קשים אבל המדינה הזאת לא מעבירה את הכספים למטפלים שלהם, לפסיכולוגים ולעובדים הסוציאליים, מצב חירום לאומי זה כאשר אנחנו רואים שיש 20% מהזקנים של המדינה הזאת שחיים מתחת לקו העוני, מצב חירום לאומי זה אותם הדברים שפירטה חברתי חברת הכנסת יעל גרמן ואיך אנשים מוציאים את מותם במסדרונות בתי החולים. לא ייתכן שבגלל הניתוק שלכם אתם תכריזו על מצב חירום לאומי רק כאשר האדמה בוערת מתחת לכיסאות שלכם. תתעוררו. הציבור רוצה כאן שלטון נקי, אמיתי, שהמציאות אינה מטושטשת בעיניו. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת פנינה תמנו. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת עופר כסיף. חברי הכנסת של הליכוד, אתם נמצאים פה במיעוט מתמשך, אבל אני רוצה לדבר אליכם. אתם אלה שרואים את נתניהו מסית וגורר מדינה שלמה לבחירות נוספות, רואים ועומדים מהצד. כבר שנה שלמה אתם עומדים מהצד: עומדים מהצד כשנתניהו שלח את המדינה לבחירות פעם ראשונה, עומדים מהצד כשנתניהו גרר מדינה שלמה לבחירות בפעם השנייה, ואתמול ישבתם מהצד כמו ניצבים בתיאטרון האבסורד של נתניהו כשהוא מקיים כאילו כנס חירום שבו אתם משמשים תפאורה בלבד. כשהמדינה תלך שוב לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה לא תוכלו להאשים אף אחד. אתם אלה שאפשרתם זאת.

חברי הליכוד, יודעים שמוסדות המדינה מוקפאים ומשותקים כבר שנה,

ובכל זאת בוחרים להצטופף תחת קורת גג מדומה. אם נותרה בכם טיפת יושרה ומחויבות כלפי הציבור, כל הציבור, זה הזמן לגלות מנהיגות ולעשות מעשה: שחררו את המדינה מעידן הקרח של נתניהו ואפשרו לגנץ להקים לאלתר ממשלת אחדות בראשותו, כי ישראל לפני הכול. תודה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת אורלי פרומן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני לא רוצה לחזור על כל הדברים שאמרו קודם כמה מחבריי פה. ההסתה הפרועה, שמתירה דם, ולא פחות, קוראת לרצח, מפיו של ראש הממשלה בימים האחרונים תיזכר לו לדיראון עולם לא פחות מאשר תיזכר לו ההסתה ערב רצח רבין. לקרוא לנו, לכל חברי הרשימה המשותפת ונציגי הציבור הערבי, ולא רק הציבור הערבי, לקרוא לנו טרוריסטים, תומכים במחבלים, לקרוא לנו כאילו אנחנו רוצים להשמיד את המדינה, מעבר לזה שזה שקר, זאת התרת דם. אני רוצה דווקא היום, 18 בנובמבר, בדיוק היום לפני 70 שנה, ב-18 בנובמבר 1949, בדיוק היום, נתן אלתרמן פרסם את השיר "הנזיפה בתופיק טובי", ואני רוצה לקרוא כמה שורות, כי אין לי את הזמן,

לקרוא את כל השיר. אני מקווה שאדוני יאפשר לי לקרוא לפחות את חלקו. "הנזיפה בתופיק טובי": "ובכן: מיהו תופיק טובי? הוא חבר הכנסת. / הוא קומוניסט ערבי. בבית הנבחרים / יושב הינו בזכות מלאה ולא בחסד... / כבר עת אולי לזכור זאת, חברים. // ואין הוא חב בזה כל חוב על גודל נפש. / ישיבתו היא חוק! / היא צו!

/ לא! אין הפרלמנט צריך ביד מונפת / לזרוק לו מדי פעם את הגט. // ואין הפרלמנט, בשום פנים ואופן, / צריך לקרוא: 'אתה דובר באין מחריד / מפני שטוב אני... נדיב... דוגל בחופש'... / אין זה הולם אפילו מסיבה פרטית. // עת להחליט סוף-סוף: ככל צירי הבית / גם טובי יושב בתוקף המשטר, / ואם זה רציני, אין צורך כל יומיים // על זו הפריבילגיה להגיש לו שטר. // זה טיב הדמוקרטיה. אין נושאי כליה / נושים תודה באיש. חלקה אולי לא קל, / אך אם היא לא תהיה מובנת מאליה, / היא לא תהיה מובנת כלל! בפיו היו עובדות לא-הופרכו-עדיין / וחקירה דרש הוא. מהו המוצא?

יער לא בריא הוא יער הידיים / אשר חרץ מראש כי זוהי השמצה. // ללא דיון הוסר זה הנושא, האם אומנם מתוכן הוא נעור וריק? אם קומוניסט ערבי דרש זאת, / אין זה טעם במחי אחד לקרוא את המשאלה! / לא! בייחוד אם יש סברה שזאת הפעם / עושה הוא את שלא עשתה הממשלה". חבל מאוד שלא למדו ממה שאלתרמן ידע לפני 70 שנה. תודה, חבר הכנסת עופר כסיף. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת היבה יזבק. אדני היושב-ראש, חברי וחברותיי, בסוף השבוע האחרון ראש הממשלה נתניהו הכריז על מצב חירום. זהו מצב חירום? אני אגיד לך, ביבי, מהו מצב חירום. אתמול ביקרתי בשדרות, ביקור שנדחה עקב הסבב הנוכחי. "סבב" זו מילה שכל ילד בשדרות מכיר, ולא בהקשר של משחק או טורניר, לצערי. פגשתי ילדים שמתקשים לחזור לשגרת החיים כי הם עסוקים בהישרדות. אנו מציינים היום את יום זכויות הילד ואת הזכות של כל ילדה וילד במדינת ישראל לקיום, לחינוך, למנוחה, לנופש, למשחק; אלו הן רק חלק מ-41 זכויות הילדים שמופיעות באמנת האו"ם. אך הילדים בדרום הארץ, אדוני ראש הממשלה, החשופים לירי הטילים, סובלים מתסמינים של חשיפה ממושכת לאירועים טראומטיים, והם ימשיכו לשלם את מחיר המצוקות הנפשיות עוד שנים רבות. עלינו לספק ביטחון וחוסן נפשי לתושבי מדינת ישראל. אדוני ראש הממשלה, זה אולי לא תמיד מביא רייטינג, אבל תושבי מדינת ישראל חשובים יותר מחישובים פוליטיים ומתמונות בעיתונים.

תודה, חברת הכנסת פרומן. חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, השבוע האחרון היה קשה, היה סוער, ולא, לא בגלל המשא ומתן להקמת ממשלה, אלא בגלל שהממשלה החליטה לפתוח במלחמה ובמתקפה על עזה, ובדרך נהרגו 34 אנשים, ובהם שמונה קטינים, ונפצעו 133 אנשים, זה נורא,

ובהם 46 קטינים.

אבל הפגיעה בחפים מפשע לא נגמרה שם.

גם מועאז עמארנה, מחבלים זה השם שלהם. צלם, עיתונאי פלסטיני,

התעוור בעין, הם בני אדם חפים מפשע. אחת. התעוור בעין אחת, כן.

בבקשה, אתם אומרים את דעתכם. אני אמשיך בשלי.

אני אמשיך בשלי. אני אמשיך בשלי. אתם תמשיכו בהסתה, אני ממשיכה בשלי. אנחנו מדברים על זכויות אדם.

אתם מדברים על הסתה ודה-לגיטימציה.

כל אחד יתעסק בשלו. אתם המסיתים הראשיים. אבל הפגיעה בחפים מפשע לא נגמרה שם. גם מועאז עמארנה, שהוא צלם בעיתונות פלסטינית, התעוור, בושה וחרפה. בעין אחת בשישי האחרון.

הוא נפגע מכדור של מג"ב כשסיקר הפגנה ליד חברון, למרות שעל המדים שלו היה כתוב בבירור, שלום. שהוא עיתונאי ושהוא מייצג את התקשורת, וחבש קסדה. זו מדיניות שממשיכה להתייחס לערבים בעוינות, אבל זה לא הסוף וזה לא הכול. אתמול ראש הממשלה יצא שוב ושוב בהסתה ודה-לגיטימציה נגד חברי הכנסת הערבים,

ונגד האזרחים הערבים בתוך המדינה הזאת. לצערנו, דממה שררה בכל הקשת הפוליטית, וכשהגינוי הגיע, זה הגיע ממש מאוחר. אנחנו כן נמשיך לפעול לשינוי מדיניות זו מן היסוד. תודה, חברת הכנסת היבה יזבק. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, ואחריה, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. אדוני ראש הממשלה, אתמול עשית כינוס חירום, אז בואו נדבר על מצב חירום. מצב חירום זה כשהמדינה מנהלת מדיניות כלכלית רשלנית שהובילה אותנו לבור תקציבי מסוכן של עשרות מיליארדי שקלים, כולנו נשלם אותו בור שמסתירים אותו ומספרים לנו עליו רק אחרי הבחירות. מצב חירום זו ממשלה שלא מתפקדת כבר שנה. מצב חירום זה כשבעלי עסקים בעוטף עזה על סף פשיטת רגל כי לא משלמים להם כסף כבר שנה, העיקר שלפני הבחירות עשו על זה סרטון עם הבטחות. מצב חירום זה ש-65 משפחות, תושבים של מבוא מודיעים שבתיהם נשרפו כליל, מחכים כבר חצי שנה לחזור לבתיהם,

זה שאין כסף לסבסוד צהרונים, אלא כל שנה ההורים נלחצים מחדש, ונותנים להם את הכסף בכיבוי שרפות. מצב חירום זה כשאין החלטות על תקצוב לחינוך מיוחד או לבית ספר לחגים, כשאין כסף לתוכנית למניעת אלימות במשפחה או נגד נשים. מצב חירום זה שכולנו משלמים יותר על המזון ועל החשבונות שלנו יותר ויותר, ושהחמאה הישראלית נמכרת בזול דווקא בחו"ל. מצב חירום זה המחיר שאנחנו משלמים בפקקים כי אין מנהיגות כלכלית. האמת צריכה להיאמר: אנחנו במצב חירום שמבטא שבר מנהיגותי, שבר מוסרי.

הממשלה עסוקה בעצמה, בהסתה, בפילוג, בהרס החברה, ובעוד 3 מיליארד ש"ח שכולנו נשלם על בחירות נוספות. צודק אדוני ראש הממשלה, אין ספק שהאפשרות שתיאלץ לעזוב את הבית ברחוב בלפור היא באמת מצב חירום,

יעלה כמה שיעלה. תודה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת רם בן ברק. מה לא יעשה ביבי נתניהו כדי לשמור על עורו? מלחמה אפילו היה מוכן לעשות בשביל המשא ומתן. עכשיו הוא מתחיל, הוא מתחיל במסע, או התחיל מזמן, אבל אתמול הגיע לשיאו, מסע ההסתה שלו, הסתה שנובעת מהיסטריה. בערבית אומרים: (אומר בערבית: הבן אדם השתגע,

היום אני אומר שהגיעו מים עד נפש.

אני אעזוב את נתניהו בצד, ויש לי מה להגיד לחברי הכנסת ששתקו במשך כ-20 שעות. חברי הכנסת מכחול לבן, הבחור מבלפור, או המסית מבלפור, דיבר אתמול בערב, רק לפני שעה התחילו לצאת הודעות שלכם.

אל תשתפו איתו פעולה, אל תיתנו לו להסית נגדנו ושאתם תשתקו.

ואתה תשתוק, כי אני מדבר עכשיו. איתך הם ישתפו פעולה. הרמטכ"לים ישתפו איתך. אני, אני, אתה עכשיו,

אל תגיד לי לשתוק, חצוף. חוצפן. אתה עכשיו לא מדבר. אני מדבר. מסית, מסית, מסית שכמוך. השר אקוניס, אל תפריע. מסית שכמוך. אתם, אף פעם לא היה לכם, ואתה בא אליהם בטענות. אני מדבר, כולכם שותקים. אם לא הייתם חוברים, לא היה לכם כזה, עכשיו, המסיתים מהאגף הימני, חברת הכנסת שטרית,

הגיע הזמן, כוח אדיר. שימו לב: רק נתניהו, זה מה שיש לכם. שראש הממשלה הזה,

חבר הכנסת טיבי, זה כבר היה בכנסת הקודמת, אם היה. זה כבר לא אקטואלי. אנחנו נטפל במה שבישראל, אתם תטפלו בעזה. בבקשה, חברת הכנסת קרן

מהתיקים נגמרים בכתבי אישום. אם זו לא פשיטת רגל אני לא יודעת מהי פשיטת רגל. ישראל היום היא גן עדן לפדופילים ומערב פרוע לילדים, כך אומר, לא משנה, יש 273 ילדים שנפגעים בממוצע בכל יום, שני שלישים מהפגיעות הם בתוך המשפחה, אחד מכל חמישה ילדים הוא קורבן לעבירה מינית. חברים, מדינת ישראל היא גן עדן לפדופילים. אני לקחתי את זה על עצמי. היום המערכת מגינה יותר על זכויות הנאשם, שהוא הפדופיל, מאשר על זכויות הנפגעים. כל פדופיל פוגע בעשרות ילדים ביום או בחודש או בשנה, זה לא משנה. כל פדופיל הוא פצצה מהלכת שפוגעת בעשרות ילדים, ואנחנו כמדינת חוק שומרים על זכויות הנאשם ולא על זכויות הנפגע.

אני רוצה לשנות את סדרי העדיפויות האלה, ואני אצטרך אתכם כאן כדי לעזור לי בזה. תודה, חברת הכנסת קרן ברק. אחרון הדוברים הוא חבר הכנסת בנימין גנץ.

תודה, אדוני היושב-ראש.

אני בדרך כלל לא נוהג לדבר בנאומים בני דקה, אבל אי-אפשר להתעלם משני מצבי חירום ומסכנה אחת נוספת שאני רוצה לעמוד עליהם. רשימת מצבי החירום נמסרה פה על ידי החברים אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. הם כולם נכונים, להוציא מצב חירום אחד, שהוא לא נכון, וזה מה שראש הממשלה מנסה לעשות. כל מצבי החירום נכונים, כולל מה שהיה בשבוע שעבר מרצועת עזה. אין שום מצב חירום לממשל בישראל להוציא העובדה שימיו ספורים מהבחינה הפוליטית והוא חושש לעתידו המשפטי. חבל שכך. אני אינני מקבל את ההסתה שהושמעה אל מול חברי הכנסת שהם יריביו הפוליטיים בכלל. אינני מקבל את ההסתה שהושמעה אל מול חברי הכנסת הערבים, שמייצגים פה ציבור שהוא חלק לגיטימי במדינת ישראל, ומסע ההסתה הזה אינו במקום, אינו נכון. השמענו את הדברים האלה, ואני חוזר ומשמיע כאן: הבית הזה על 120 יושביו לא מדיר אף אחד מאזרחי מדינת ישראל. כולם לגיטימיים ביושבם פה, כולם לגיטימיים בדעתם פה, כולם זכאים לדבר, כולם זכאים להשמיע את קולם. אני רוצה להגיד לכם, חבריי הערבים: אנחנו לא מסכימים על הכול. לא סוד הוא. בעמדותינו, במיוחד בתחום המדיני, אנחנו שונים מאוד האחד מהשני. אני מניח שהן ימשיכו להיות כאלה. אני מקבל בכבוד את הביקורת שאתם משמיעים על פעולתה של מדינת ישראל כלפי הציבור הפלסטיני או בכלל. אני מציע לכם הצעה חברית חשובה: אל תאמרו את מה שאתם אומרים על צה"ל, כי זה לא נכון. כל אימת שיש אירוע שהוא אירוע לא נכון אנחנו מתחקרים,

לומדים ומפיקים לקחים. טלו קורה מבין עיניכם. זכרו שהאויבים שלנו פועלים מתוך סביבה אזרחית, מכניסים את הסביבה שמתוכה הם פועלים למצבי סיכון, והם אלו שבסופו של דבר גורמים, לצערי, לכך שיש נפגעים שלא מעורבים בעניין. כמי שישב שעות בחמ"לים וכמי שעבר אלפי שעות בלאשר מטרות, או כל דבר אחר שאתם רק חושבים עליו, אני מודיע לכם שאנחנו איננו חפים מטעויות, אך טוהר כוונותינו ברור לחלוטין. כשאתם קמים ומעבירים ביקורת שכזאת, כשאתם קמים ומעבירים ביקורת שכזאת, שאינה מבוססת, אלא על בסיס תפיסה פוליטית, אתם בעצמכם חוטאים לאמת. אני מציע לכם להשמיע את קולכם בבירור. זכותכם לעשות את זאת, לא זכותכם, חובתכם כלפי שולחיכם לעשות את זה. תיזהרו במי שמגן עלינו,

כי כשהם מגינים עלינו, אני לא צריך עזרה. אני לא צריך עזרה. כשהם מגינים עלינו, יש מישהו מהם שמתנצל על עוטף עזה? כשחיילי צה"ל, כשחיילי צה"ל,

כשחיילי צה"ל מגינים מול אויבינו, הילדים שלנו חוטפים יום-יום. יום-יום הילדים שלנו חוטפים. חברת הכנסת שטרית,

לא יאומן, רמטכ"ל, רמטכ"ל לשעבר. חברת הכנסת שטרית, תודה.

לא יאומן. כמות השעות שאני הלכתי אחורה בצבא היא בסדרי גודל מהכמות שהלכתם קדימה.

אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם משהו. בני, אחמד טיבי קרא לו רוצח. הוא עכשיו בא ואומר,

ובתוכם מאות רבות,

של בני מיעוטים, אולי אפילו יותר מזה, מגינים על מדינת ישראל, הם מגינים על כלל אזרחיה.

כשיש לכיפת הברזל אזורי הגנה, היא מכילה בתוכם גם את אזרחי מדינת ישראל הערבים.

כשאני ביקרתי משפחות שכולות אחרי צוק איתן זה כלל בן מיעוטים באזור דימונה שגם הוא נהרג באזור הזה. לכן היזהרו במילותיכם, כי אתם פוגעים בצה"ל שלא בצדק. אם לא אכפת לך, זה מה שאמרתי. תודה, חבר הכנסת בנימין גנץ. עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו נעבור להודעת הממשלה. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 9(א) מה? אתה צריך להגיש בכתב את הדברים, אבל בסדר. רק עכשיו הוא, טוב, אני אשקול לתת אחרי ההודעה. תגיש לי בכתב מה אתה צריך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, מבקשת הממשלה להודיע לכנסת כי חברותו בממשלה של שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל פסקה ביום 15 בנובמבר 2019, בשעה 12:00, וזאת בחלוף 48 שעות מהמועד שבו מסר השר אורי אריאל לראש הממשלה את כתב התפטרותו מן הממשלה בהתאם לסעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה. כמו כן מבקשת הממשלה להודיע לכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(7)

התשס"א 2001, כי משעה שנפסקה חברותו של השר אורי אריאל בממשלה, החל ראש הממשלה למלא את תפקיד שר החקלאות ופיתוח הכפר, וזאת בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: הממשלה.

מה?

נוסף על כך מבקשת הממשלה להודיע לכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(10) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 30(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו לתפקיד שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, נוסף על תפקידיו כראש הממשלה, תעזור לי.

שר התפוצות וממלא מקום שר החקלאות ופיתוח הכפר. לאט. תן לי לרשום.

לטובתו של חבר הכנסת שטרן, ששמיעתו נפגמה.

אבל לאט, לאט. בקצב הכתבה. לאט, אוקיי? בקצב הכתבה.

הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 30(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו לתפקיד שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, נוסף על תפקידיו כראש הממשלה, שר הבריאות, שר התפוצות, נו? וממלא מקום שר החקלאות

אדוני היושב-ראש, אני ישבתי כאן,

אדוני היושב-ראש, אני ישבתי כאן שעה ארוכה והקשבתי לדברי הבלע של חברי הסיעה הערבית המשותפת, המנצלים את הבמה המפוארת של הדמוקרטיה הישראלית כדי להסית נגד חיילי צה"ל, נגד כוחות הביטחון, נגד המדינה שבה הם אזרחים, יש אומרים, נאמנים, לפי הדברים שלהם. בוודאי נאמנותם כאן, לדאבון הלב, מוטלת בספק. אבל הם לא הבעיה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, הם אינם הבעיה. באולם הזה תת-אלוף שטרן, חבר הכנסת שטרן, הוא אלוף,

אלוף, סליחה, היה אלוף, עוד יותר טוב. האלוף שטרן, אני הכתבתי לך בקצב הכתבה לפי בקשתך, ואני מבקש,

ואני מבקש כעת להשיב, אדוני היושב-ראש, לדבריו של חבר הכנסת בני גנץ, שעמד כאן לפני כמה דקות ובנימה מתנצלת ומתרפסת, כדי לקבל בעוד יממה או שתיים, או בשבוע הבא, את קולותיהם של חברי הרשימה הערבית המשותפת, התנצל, גם אתה בהיסטריה? אני נראה לך בהיסטריה?

התנצל, אם אתה ככה מדבר, אתה בהיסטריה. התנצל בפניהם על דברי ההסתה והבלע שלהם. וחבר הכנסת גנץ, לא שמעתי ממך שום התייחסות למראות במרכז העיר תל אביב לפני כמה ימים, נדמה לי לפני שישה ימים, בפינת הרחובות בן ציון ובוגרשוב, שם עמדו חברי הסיעה הערבית המשותפת ביום רביעי בערב.

עוד הוטלו טילים על תל אביב, חבר הכנסת כהן. חבר הכנסת כהן, הטילים, תגיד,

הטילים עוד נורו על ילדי ישראל. קשה לכם לשמוע את האמת. הינה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן הייתה שם, הייתה בקרן הרחובות בוגרשוב ובן ציון בתל אביב,

במרכז תל אביב, כל פעם, בעוד הטילים נורים על אזרחי ישראל, על מצביעי כחול לבן ומצביעי הליכוד, על מצביעי מרצ ומפלגת העבודה, על מצביעי ישראל ביתנו וכל המפלגות, ובעיקר על עוטף עזה בשלב הזה. שמעתי את חברת הכנסת פרומן, שירדה לשדרות. אני ממש נדהם, ממש דבר מדהים. אנחנו כל הזמן בשדרות, תחת טילים, ובלי טילים, בזמן אזעקות,

במערכת הבחירות הקודמת רק בסוף, ולא בזמן אזעקות. ואתה, חבר הכנסת גנץ, המיועד להיות מושבע על הדוכן הזה בעוד שבוע או פחות משבוע,

אמן או לא אמן, זה לא משנה. זו כנראה עובדה מוגמרת. ואנחנו דמוקרטים. אל תחנכו אותנו בחיים שלכם על דמוקרטיה, כי אם יש מפלגה,

אם יש מפלגה דמוקרטית בבית הזה, היא המפלגה שאני חבר בה, ובוודאי לא אתם חברים בה. ועכשיו אני שואל, חבורת מסיתים. חבורת מסיתים. איפה חברת הכנסת הזאת שמהללת את הרוצח הקניבל המתועב סמיר קונטאר, שרצח משפחה שלמה במו ידיו ברחוב בלפור בנהריה ב-1979,

הינה, היא כאן יושבת. מהללת את סמיר קונטאר, מחבל מתועב, שרצח במו ידיו, חבר הכנסת גנץ, ילדים קטנים, החריב משפחה שלמה. ואיפה, איפה היא חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שהשתתפה במופע המכוער, מופע ההסתה, בעוד הטילים נורים על ילדי ישראל? אבל אליכם, אדוני היושב-ראש, מהסיעה הערבית המשותפת אין לנו, אין לנו ציפיות מהם.

הבעיה הגדולה היא כאשר סיעה ציונית, אתם לא הבעיה.

יש בעיות אחרות. אתם בעיה גדולה, אבל לא הבעיה כרגע.

חבר הכנסת גנץ, רב-אלוף במילואים, ולימינך, אני מדלג על כיסאו של חבר הכנסת לפיד, שאינני מוצא אותו כאן לאחרונה.

בכלל פעילותו הפרלמנטרית ממש מרהיבה, הוא מעביר מסרים בטלפון, זה בסדר. אני מדלג על כיסאו של חבר הכנסת לפיד לרב-אלוף נוסף,

אדוני היושב-ראש,

ששניהם הובילו באומץ, בנחישות, בעוצמה, את מבצע צוק איתן.

על הדוכן הזה, כסגן השר המקשר במשרד ראש הממשלה, עמדתי כאן, נדמה לי שאתה ניהלת את הישיבה, אבל אני לא בטוח, אחרי כמה וכמה הלוויות בהר הרצל, לקולות הלעג והצחוק של החבורה המתועבת הזאת. אתם מתועבים בעיניי, אתה מתועב. תפסיק להסית. זה עוד לא הסתה. אדוני היושב-ראש, תפסיק אותו. זאת לא הסתה. זאת לא הסתה. כשאני באתי לכאן,

חבר כנסת גנץ, אני באתי,

שר, אזרח, חבר כנסת, מה שאתם רוצים, מה שאתם רוצים, איזה דיבורים אלו? כשאני באתי לכאן, חבר הכנסת שוסטר, מהלוויות של חללי צוק איתן,

יחד עם שר הביטחון בוגי יעלון, עם ראש הממשלה נתניהו, כדי להסיר את האיום הברברי, שנמשך ממרץ 2001, אריאל שרון היה אז ראש הממשלה. הקסאם הראשון נורה על

חבר הכנסת גנץ, אתה תקבל את אמון הכנסת במיעוט. אדוני היושב-ראש, זה, אגב,

בניגוד לכל השקרים של הפרשנים שיצחק רבין זכרו לברכה עשה זאת, הוא לא עשה זאת.

השר אקוניס, תודה. יועץ של טרוריסט. אני מתייחס בכבוד אליו, לא אליך. יועץ של טרוריסט. כל חייך, כל חייך תהיה יועץ של טרוריסט. אתה מדבר על טיפוסים, השר אקוניס, נא לשבת.

חבר הכנסת בני גנץ, יש תהום מדינית פעורה בינינו. אמרתי לך את זה באופן אישי, ואני חוזר ואומר את זה באופן פומבי. אנחנו חלוקים בנושא המדיני, בנושא ירושלים, בנושא בקעת הירדן. העמדות שלך רחוקות מאוד מהעמדות שלנו והרשימה המשותפת.

אף אחד לא יחנך אותנו כאשר אנחנו מתקוממים נגד פגיעה באזרחים. אף אחד לא צריך להתגונן ולתקוף את הרשימה המשותפת ולהגיד לה "טלו קורה מבין עיניכם" כאשר אנחנו מזכירים, אדוני חבר הכנסת בני גנץ, את משפחת סאוורכה. זו משפחה ששמונה מבניה, האבא, האימא, הילדים, לא יכולים לדאוג עוד, כי האימא איננה והילדים אינם. אני באופן אישי מתקומם וכועס ומגלה אמפתיה לאימא, גם בשדרות וגם בדרום הארץ, שמאוד דואגת כאשר הבן שלה נכנס לפניקה בגלל טילים. ראינו, ראינו, לצערי. אני מאוד מגלה אמפתיה, כי מדובר בילדים וילד הוא ילד הוא ילד. אבל האימא של משפחת סווארכה לא תוכל לדאוג, כי היא לא בחיים. גם הילדים, אין מה לדאוג להם, אפשר לבקר אותם רק בבתי הקברות. אמרתי דברים דומים כאשר נהרגו ילדים יהודים. ילד הוא ילד הוא ילד. אני מאתגר כל אחד מכם,

ואותך, חבר הכנסת בני גנץ, לגנות את הרג משפחת סווארכה, לגנות ולהתנצל, לא להביע צער. לפני כמה ימים שמעתי באחד האולפנים אלוף מעמיתיך לשעבר,

הוא אמר: לא צריך להתנצל. אתה יודע כמה זה מקומם אדם כמוני שמנהיגים יהודים לא מתנצלים בפני ערבים גם כשמשפחה פלסטינית מובאת לקבורה והיא נמחקת ממרשם האוכלוסין בעזה?

גיליתי אמפתיה לניצולי השואה, כי אני מכיר בסבל של האחר. אני מגלה אמפתיה לכל אימא שמאבדת את בנה, גם כשקוראים לו בני או אורי, ואני מצפה מכם שתגלו אמפתיה והבנה לכאב של עאידה, של אוסאמה, של אנטאנס,

של סעיד,

של סמי ושלי, של איימן ושל כולנו, כאשר אנחנו זועקים את אלה שאינם ולא יכולים להגיד אפילו "כואב לי". תודה רבה. אנחנו מצירים על העובדה שנפגעים בלתי מעורבים, כולל אני בקולי, רק אני מציע שנשים לב: בצה"ל מתחקרים איך קרתה התקלה הזאת, ואצל חמאס וג'יהאד אסלאמי פלסטיני מתחקרים איך לא פגעו באזרחים. גם את זה אנחנו זוכרים. תודה לחבר הכנסת טיבי. חברי הכנסת, אנחנו חוזרים לסדר-היום. חברת הכנסת שרן השכל, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. הם לא מגנים, תשכח מזה. בני גנץ, לא יקרה.

חברי הכנסת, אנחנו חוזרים לסדר-היום. אני ודאי קורא לכולם להפסיק להשתמש בביטויים שאין להם מקום בשום פרלמנט, בוודאי לא בכנסת ישראל. אתם יודעים, גם במהלך הישיבה הזאת ראיתם שביטוי גורר ביטוי, ולא נעים להיות בצד שמפנים אליו את הביטויים האלה. חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את הדיון לרגל יום זכויות הילד הבין-לאומי, הצעות לסדר-היום בנושא: ציון היום הבין-לאומי לזכויות הילד, מס' 129, 188, 210, 218 ו-220. לפני כ-30 שנה הצטרפה ישראל לרוב מדינות העולם וקיבלה על עצמה את אמנת האו"ם לזכויות הילד. בכך התחייבנו לדאוג כי כל ילד וילדה בישראל יחיו חיים של

וחשובים לא פחות כמובן הם הטיפוח והדאגה לקיום הפיזי. לצערנו, לא כל הילדים בישראל זוכים לגדול בבתים שמעניקים להם הזדמנות שווה לחיים מאושרים. לא כל הילדים זוכים לעידוד, לחיבוק, ואפילו לטיפול רפואי בסיסי. למדינת ישראל יש אחריות כלפי הילדים האלה. יש לנו אחריות שלכל ילד ולכל ילדה, לא משנה היכן נולדו ובאיזו סיטואציה גדלו, יהיה מישהו שיאהב אותם, שידאג להם, שיסתכל להם בעיניים והם יוכלו לסמוך עליו. זאת הזכות הבסיסית של כל אחד מהם. מקום המדינה נבנתה בישראל מערכת רווחה למופת, שמורכבת מאלפי עובדים מסורים שעושים לילות כימים למען הילדות והילדים שלנו, גם בתנאים מורכבים ביותר. בפתח הדיון החשוב הזה אני מבקש להודות להם ולהביע את הערכת כולנו לעבודתם. הדיון מתקיים במסגרת הצעות לסדר-היום. ראשונת הדוברים היא חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. אחריה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. עד חמש דקות לרשות כל דובר. אמרו לנו עשר דקות. לא, עד חמש דקות לכל דובר. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אני מאוד מבקשת שלכמה דקות ננסה להשאיר את המחלוקות הפוליטיות בצד. כהורים לילדים אין דבר בעולם שחשוב לנו יותר מהגנה ושמירה על ביטחון ילדינו. כל אחת ואחד מהנוכחים כאן במליאה אבא, אימא, סבתא, דוד, אחיין. כולנו רוצים לשמור ולהגן על הילדים יותר מכול. הם הדבר היקר לנו ביותר, הם העתיד שלנו, והם ראויים להשקעה מרבית. זאת אינה מתנת חינם ואפילו לא נדיבות לב, זאת חובתנו המוסרית כחברה. השבוע מציינים ברחבי העולם את היום הבין-לאומי לזכויות הילד. זהו יום שאמור להיות מוקדש לחיזוק המודעות לחשיבות ההשקעה בילדים שלנו ולשמירה עליהם, אך היום הזה הוא גם יום לחשבון נפש, לבחינה מעמיקה מה אנו באמת עושים כדי להבטיח את ביטחונם ועתידם של ילדינו. הרב שלמה קרליבך אמר פעם שכל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו. חברותיי וחבריי, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היום היא האם אנו, המבוגרים, שליחי הציבור, באמת מאמינים ודואגים לעתיד טוב יותר עבור הילדים שלנו. האם אנו מבטיחים את ביטחונם? האם אנו מבטיחים באופן שוויוני את עתידם של כל הילדים, אלה מאור יהודה, מבאר שבע, מכפר סבא, מבני ברק וגם מלקיה? אז בואו נדבר קצת במספרים. אני מבקשת מראש סליחה, אמרו לי עשר דקות.

אז תעצור אותי. יש לך שעון שם. אז בואו נדבר קצת במספרים. בסוף שנת 2017 חיו בישראל 2,908,327 ילדים ובני נוער, המהווים כ-33% מכלל האוכלוסייה. מתוך המספר הגדול הזה כמעט כל ילד שלישי בישראל חי מתחת לקו העוני. מאז 2006 ועד 2017 גדל מספרם של התיקים שנפתחו בגין פגיעה בקטינים בשיעור של לא פחות מ-20%. בשנה שעברה נפתחו במשטרה ובמחלקות הרווחה 3,870 תיקים בגין פגיעה בילדים בתוך המשפחה. בתחילת 2017 היו מוכרים לשירותי הרווחה 405,874 ילדים, המהווים כ-14% מכלל הילדים בישראל. לילדים האלה אין יכולות לדאוג לעצמם ולהגן על עצמם. עלינו כחברה, ובייחוד כנבחרי ציבור, מוטלת החובה המוסרית להגן ולשמור עליהם, להישיר מבט, להסתכל להם בעיניים ולהבטיח שנעשה את המרב על מנת שהם יגדלו בבטחה, שחלילה אף ילד לא ייפגע, כי פגיעות בילדים אינן עוד מכה קלה בכנף. עבור הילד זאת פגיעה שמלווה אותו לאורך הילדות, לאורך גיל ההתבגרות, ועל פי רוב משאירה את חותמה גם בחייו הבוגרים. אם אנו לא נעצור זאת, נטפל, נדאג ונסייע, נעניק כלים, אנו ניתן יד ליצירתה של מציאות מעגלית שמנציחה את הפגיעה, מציאות שבה ילד שגדל כך ממשיך הלאה את מעגל ההזנחה,

ולעיתים גם האלימות. האחריות היא עלינו. ומה לגבי חובתה של המדינה להבטיח את חינוכו של דור העתיד, ליצור קרקע פורייה להצלחה לכולם, כזאת שמספקת שוויון הזדמנויות ומצמצמת את הפערים אשר הולכים וגדלים בין אלו המתחנכים במרכז לאלו בפריפריה? אז היום יותר מתמיד אנו כשליחי ציבור צריכים לשאול את עצמנו אם באמת דאגנו לכל ילדה וילד באופן שווה: האם הילד מהדרום או מהצפון זוכה לאותו סל כלים שמקבל ילד במרכז? האם הילדה החרדית זוכה לתרבות שוויונית? האם חלומה להיות אומנית בכלל יכול להתגשם? האם ילד בדואי, שצורך תרבות, זוכה לאפשרות לרכוש אומנות בקהילה שבה הוא חי? האם ילד דרוזי, בדואי וחרדי זוכים ליחס שווה כאשר הם נפגעים פגיעה מינית? האם יודעים איך לטפל בהם? האם מכירים את הקודים החברתיים והסביבתיים כדי להצליח לסייע להם? האם בכלל המטפלים יודעים לדבר בשפתם? אז השבוע, כשאנו מציינים את שבוע הילד הבין-לאומי, בואו נענה לעצמנו על כל השאלות האלה. כשליחת ציבור שמתי לי למטרה עליונה לקדם נושאים מוגדרים, כאלה שניתן וחובה לתקנם. אחד מהם הוא לפעול למען ביטחונם ועתידם של ילדינו. לכן יזמתי שורה של הצעות חוק העוסקות בביטחון ילדים. בקצרה ממש, כמה דוגמאות. אחת מהן רלוונטית בייחוד לשנה זו, שבה אנו מציינים 30 שנים לחובת הדיווח על התעללות בקטינים.

אשר חוקק לפני 30 שנה, הטיל את חובת הדיווח בין היתר על מורים וכלל עובדי ההוראה, אך מסתבר שאנשי הצוות החינוכי כלל לא עוברים הכשרה שתסייע להם בזיהוי פגיעות שכאלה, ובטח לא הכשרה לטפל בהן. לכן הגשתי הצעת חוק הקובעת שכתנאי לקבלת תעודה או רישיון בתחומי הבריאות, הרווחה והחינוך תהיה הכשרה מקצועית לזיהוי התעללות והגשת עזרה. הדבר הזה הוא קריטי, בפרט לצוותי הוראה. הצוות שאמור להיות הקו הראשון במענה לילדים חסר לעיתים כל הבנה בסיסית בנושא. בדיוק כמו שישנה חובה לעבור הכשרה של עזרה ראשונה, צר לי שאני מפסיק אותך, אבל אני מבקש לסיים.

יש לחייב את העובדים בהכשרה לזיהוי פגיעה בקטין. זה סיוע רפואי וזה סיוע נפשי, זו פגיעה פיזית וזו פגיעה בנפש. הנושא הזה חייב להיכלל במסגרת ההכשרה המקצועית. במקביל יש לחייב סדנאות מוגנות בכל בתי הספר, כל ציבור וקהילה בהתאם לאופיים ולתכנים המתאימים להם. תודה. טוב, יש לי כמה מילים על הנוער בסיכון, על ההוסטלים והמקלטים. על זה נדבר בהזדמנות אחרת.

ברגע שנפתח את זה, אז, משפט מסכם.

הנושאים הללו הם מעל לכל מחלוקת פוליטית, ללא הבדלי דת, גזע ומין, בין יהודים לערבים, דתיים לחילונים, חרדים

ובעיקר, מעל שיקולי אופוזיציה וקואליציה. תודה רבה, גברתי. טוב, בסדר.

תודה רבה, אני מצטער. סעיד אלחרומי, בבקשה. זכרו, חמש דקות לכל אחד. אני מצטער שאמרו למישהו עשר דקות. בבקשה. חמש דקות, בבקשה, אדוני. תודה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו מציינים היום את היום הבין-לאומי לזכויות הילד, ואני צריך להזכיר, לאחר דבריו של היושב-ראש, שהדברים הבסיסיים הם חינוך, קורת גג, בריאות טובה וחיים נורמליים שלהם זכאי כל ילד, לא רק בישראל, בעולם כולו. בישראל אנחנו מדברים על החברה הערבית, ששני שלישים מילדיה נמצאים מתחת לקו העוני. בדרום, בנגב, המצב חמור יותר: אנחנו מדברים על ילדים שיום-יום נהרסים אצלם הבתים, והם נשארים ללא קורת גג, אנחנו מדברים על 5,000 ילדים, אדוני היושב-ראש, בכפרים הלא-מוכרים שלא מגיעים לבתי ספר או לגן ילדים, אין להם מסגרת חינוך, 5,000 ילדים שאפשר בפשטות לפתור את הסוגיה הזאת אם מכניסים גני ילדים לכפרים הלא-מוכרים, אבל משום מה המדינה מסרבת להכיר בעובדה הזאת שיש אלפי אנשים ואלפי ילדים שגרים בכפרים הלא-מוכרים. הם מדברים על בריאות של ילדים. אנחנו מדברים על כפרים שלמים, אדוני היושב-ראש, ואתה מכיר את אל-פורעה, כפר שיש בו 7,000 תושבים אבל אין סניף של קופת חולים אחת. כשילד חולה, אימא שלו צריכה לקחת אותו ברכב, וגם ברגל, להגיע לערד או לכסייפה בגלל שרשות הבדואים לא מאפשרת להציב קרוון לסניף של קופת חולים. אנחנו מדברים על ילדים שהמדינה שכחה אותם. זה לא רק העוני, זה גם הפחד היום-יומי. בחודש מאי השנה התדפקו פקחים של הרשויות עם שוטרים על דלת אחד הבתים בקרבת שגב שלום,

מסביב לבית, ובצעקות. האימא והאבא היו בעבודה. זה סיפור אמיתי חברים. הילדים נכנסו לארון ולא יצאו אלא לאחר שעות, כשהאימא חזרה מעבודתה בבית הספר כמורה. הם נשארו מפוחדים בתוך ארון. אני מדבר על שני ילדים בני שש וארבע. הילדים האלה הם דוגמה למה שקורה בנגב. רק בנאום הדקה לפני כמה דקות סיפרתי על סיום תפקידו של השר אורי אריאל ועל כך שמעל 10,000 בתים או מבנים נהרסו בחמש השנים האחרונות בנגב. אתם יודעים מה זה 10,000 בתים ומבנים? אתם יודעים כמה אלפי משפחות, נהרסו החיים שלהם? ועוד ועוד ועוד סוגיות. אם אנחנו כן רוצים להעלות על נס את זכויות הילד, אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאנחנו מדברים על צפון תל אביב, וכמו שאנחנו מדברים על רעננה או על כוכב יאיר, צריכים לדבר על טירה, על לקיה, ועל אל-פורעה, ועל א-זרנוק, ועל כל יישוב בארץ. אנחנו מחפשים חיים נורמטיביים. אני לא מדבר על חיים טובים יותר, אנחנו מחפשים חיים נורמטיביים. לצערי הרב, המדינה עושה ההפך הגמור. המדינה מתעמרת בילדים שלנו, בילדי הנגב בפרט, אבל בילדים בכלל.

כשאנחנו אומרים ששני שלישים מהילדים נמצאים מתחת לקו העוני, זה לאו דווקא מאבטלה. יכול להיות שההורים עובדים, אבל בעבודה של שכר מינימום. שני ההורים, גם אם שניהם יעבדו ביחד, הם לא יספקו לילדים האלה את המינימום שבמינימום לחיים נורמטיביים ולחיים טובים יותר. כולי תקווה שבשנה הבאה, כשאנחנו נציין את היום הזה, כשהכנסת תציין את היום הזה, אנחנו כבר, לאחר הבטחות מכאן ועד הודעה חדשה, אנחנו נפתור לפחות את המסגרות של 5,000 ילדים שנמצאים בנגב ובימים אלה נמצאים בבית. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה, כבודו. תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, היום כנסת ישראל מציינת את היום הבין-לאומי לזכויות הילד, על פניו דבר שיש עליו קונסנזוס, לא דבר שאמורה להיות עליו מריבה.

אף אחד שיכול לבוא ולהגיד שיש ילד ששווה יותר, ילד ששווה פחות. ילד הוא ילד. המדינה כריבון צריכה לקחת אחריות על הילדים, על הרווחה, על הבריאות, על החינוך, לתת לו את הכלים הנכונים לצאת לחיים הכי בריא, הכי חכם ומשכיל שיכול להיות, דבר שלא אמורות להיות עליו טענות. אבל יש כנראה מחלוקת. איפה שר הרווחה?

יש פה נציג של הממשלה, נציגה של הממשלה. אבל אני שואל שאלה: האם אנחנו ככנסת, כריבון, כחברים, כאנשים שמבינים, שסביב הקונסנזוס הזה, עדיין לא הצלחנו להגיע להבנות? האם כשהשופט חשין, המשנה לבית המשפט העליון, כותב פסק דין שילד מהמוסדות החרדיים לא זכאים לארוחת צוהריים במימון המדינה אם יבחרו הוריהם שלא להידרש לחינוך הממלכתי, האם כשהשופט חשין נותן את הפסיקה הזאת ומשרד החינוך הולך בעקבותיו, ומשרד האוצר,

האם זה זכויות הילד? האם אנחנו יכולים להגיד שמדינת ישראל לא מפלה בין ילדים כשיש ילד שמקבל ארוחה, בלי קשר לרמת ההכנסה של ההורים, ויש ילד שלא מקבל את הארוחה הזאת? ויכול להיות שההורים שלו הם עניים, שהוא נמצא בעיר ענייה, אבל הילדים שלו לא יקבלו אוכל.

כי ההורים עשו דבר שלא ייעשה: שמו את הילדים בחינוך החרדי. האם ילדי החינוך המיוחד החרדים מקבלים את מה שבית המשפט פסק שכן מגיע להם? או משרד החינוך, כבר חצי שנה בוועדה מלגלג וצוחק על הכנסת ואומר: אין כסף. ילד בחינוך החרדי במוכר שאינו רשמי בחינוך המיוחד לא מקבל את מה שמגיע לו על פי חוק. הוא מופלה לרעה. הילדים במוסדות החינוך החרדי מקבלים תקציב חסר, אם זה 55% או 75% מילד שאינו חרדי. בואו נדבר על קייטנות הקיץ, שהמוסדות החרדיים לא מקבלים, בית הספר של חנוכה, דבר חכם מאוד, דבר שעוזר להורים, ילד חרדי מקבל חצי מילד שאינו חרדי. בואו נדבר על תוכנית אופק חדש, דבר שמדינת ישראל, עזבו את חינוך הפטור, רשת החינוך של ש"ס, שכן מלמדים בה ליבה, לא מקבלים אופק חדש. האם הנוער בסיכון בחברה החרדית מקבל את מה שמגיע לו? היה לנו פה לאחרונה, מלכיאלי, רק בחברה החרדית? כן, לא, החברה החרדית לוקה בחסר. יש מאות בנות שמחכות למרכזים שמתאימים ומותאמים לחברה החרדית. הזכירו קודם, פקיד חילוני לא יכול לטפל בילד או ילדה בנושאים מסוימים בחברה החרדית. הם לא ייפתחו אליו. משרד הרווחה לא מכיר בדבר הזה, משרד הבריאות לא מכיר בדבר הזה. לא מתוקצבים כמו שצריך. האם אנחנו יודעים להסתכל בעיניים לאותם ילדים שעברו את אותן התעללויות, את אותם דברים, ואומרים להם: אנחנו נטפל בכם כמו שמגיע לכם או כמו שהממסד רוצה לטפל בהם? בואו נדבר עוד על הרשויות. האם הרשויות מתקצבות את הילדים באופן שוויוני או לא? ניקח דוגמה פשוטה. הסיפור שחלקכם בוודאי שמעו, מעלה אדומים, ילדים עד היום לומדים בדשא, אין להם בניין ללמוד כי ראש העיר אומר: אני לא מוכן להקצות מבנה לתלמוד תורה חרדי. אפשר לחשוב כמה, לא חרדי, דתי. יש שם אבות רבים שמשרתים בצבא. וזה לא רק מעלה אדומים, זה עוד רשויות. אני יכול לקחת את כולם פה לטיול בארץ, למצוא את הכוחנות, את הרשעות של ראשי ערים שמפלים בין ילד לילד. ילדים במעלה אדומים צריכים לצאת שעה לפני הזמן בשביל להגיע ללמוד בירושלים, כי ראש הרשות, לא מתאים לו שיהיה תלמוד תורה. האם הכנסת אמרה פעם שמגיע לכל ילד ללמוד במקום שלו, לא משנה אם הוא דתי או לא דתי? אני שואל שאלה יותר גדולה מזאת: האם משפחה ברוכת ילדים שרוצה להישאר לגור איפה שהיא גרה, האם מדינת ישראל יודעת להקצות לכל חברה יחידות דיור שמתאימות ומותאמות לאותם אנשים? התשובה היא לא. אני הייתי בוועדת תכנון ובנייה, אני יודע מה זה אג'נדה של עיריות, וכשעירייה מחליטה לא להקצות יחידות דיור למגזר החרדי, אז שומטים את התוכנית מהוועדה המחוזית. ומה קורה בסוף? ילדים נמצאים, איפה? במרתפים. חיים במחסנים. יש היום אלפי ילדים בירושלים שגרים במחסנים, בלי אוורור כמו שצריך, כי לא דאגו להם. אין להם מוסדות ציבור כמו שצריך. אני חושב שביום הזה, יום שאמור להיות קונסנזוס, צריכה לבוא קריאה של קואליציה ואופוזיציה לתת לילדים את הזכויות שמגיעות להם, ובזה אני מסיים: לתת לילדי החינוך המיוחד את מה שמגיע להם גם אם הם חרדים, לקיים את מפעל ההזנה גם במוסדות החרדיים, כי אם אנחנו דואגים, כי אם ילד זה ילד, אסור להפלות בין דם לדם. תודה רבה.

חברת הכנסת אבקסיס, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת מרק

בבקשה, גברתי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. השרה, חברי הכנסת, לצערי הרב, תוך כדי דיון אנחנו היינו עדים להתרוקנות רבתי, מה שנקרא, של הכנסת. ולא שיש להם משהו יותר חשוב לעשות, אין ועדות,

אין איזו עבודה.

ולצערי הרב, כל פעם שאנחנו מעלים את הנושאים של הרווחה, תמיד צועקים על מי שנמצא.

אני מצדיעה לאלה שנמצאים, כי זה הפך להיות, מכבדים את אלה שנשארו,

היוצא מן הכלל. היינו צועקים על התלמידים שהגיעו: למה,

קטי, חברת הכנסת קטי שטרית, תראי, אתם היוצאים מן הכלל, לצערי הרב, שמעידים על הכלל, כי לא ייתכן שאנו מדברים על ילדי מדינת ישראל וזה לא מעניין את הפוליטיקאים, מכל הקשת הפוליטית. תראי, חסרים פה אנשים.

כשאנחנו מדברים על זכויות, בואו נתחיל מהזכויות הבסיסיות ביותר: קורת גג מעל הראש, ארוחה חמה, היכולת לרכוש השכלה כדי למצות את הפוטנציאל, חמשת המ"מים. זו הזכות של הילד, של ההורים, אתם יודעים מה? יותר מכך: של החברה, שהילד ימצה את הזכויות שלו.

במדינת ישראל אולי אנחנו לא נראה את התמונות שאנחנו רגילים לראות ממדינות נחשלות בעולם, של ילדים רעבים עם גפיים מאוד רזות ובטן נפוחה,

יש ילדים עניים ורעבים במדינת ישראל, במערכת החינוך, בגנים, ולצערי הרב, בשכונות, ואחר כך אנחנו נתקלים בהם בכיכרות, באותם מקומות שהם מוצאים בהם מפלט. ולעיתים המקומות האלה, שהם מפלט מבית מתעלל, הופכים להיות איזשהו מגנט לכל אותם זאבים שמחפשים דם טרי, נערות צעירות. ולא בכדי אנחנו מתעוררים אחר כך, לצערי הרב, לסיפורים כמו הסיפור שלפני שבועיים, מרים פרץ, נערה שהייתה לה הועדה, שהיה צו בית משפט שאמור היה להקנות לה את הזכות להיכנס למעון שייתן לה את הכלים, את היכולות, ויעלה אותה על המסלול. תשעה חודשים היא חיכתה, וכנראה שהיא הייתה מחכה יותר, אבל הגיע יום שהיה יום אחד יותר מדי, ואותו סוחר סמים שראה נערה צעירה, יפה,

לקחת אותה מאותו רחוב, ושם בביתו היא מצאה את מותה ממנת יתר, בסך הכול בת 17. אז כדי שאנשים יבינו, לפי דוח העוני של ארגון לתת לשנת 2018, מיליון ו-40,000 ילדים נמצאים מתחת לקו העוני. זה למעלה מ-35%. 80% מהילדים נתמכי הסיוע, המרכיב העיקרי בתזונה שלהם, חברים וחברות, זה לחם וממרח, והשאר, פחמימות אחרות. אז זה מאוד נחמד שמשרד הבריאות אומר שילד צריך תזונה של כמה שיותר צבעים של ירקות ופירות. יש משפחות שבשבילם זה מותרות, יש משפחות שכשאתה שולח אותם לקנות את הפירות והירקות בצבעים שמשרד הבריאות אומר שחייב להתפתחות של השלד אוכלים לחם וממרח. 24% מהילדים נתמכי הסיוע הלכו לבית הספר ללא כריך לעיתים קרובות מדי או באופן קבוע, 34.5% מהילדים נתמכי הסיוע צמצמו בגודל הארוחות או דילגו על ארוחות בשל מצוקה כלכלית, 23% מהילדים נתמכי הסיוע חשו רע ולא אכלו כי להוריהם לא היה מספיק כסף לקנות אוכל, 6% מהילדים נתמכי הסיוע קיבצו נדבות, כמעט 6% מודים שהם אספו אוכל מהרצפה ומפחי אשפה. על פי דוח של ג'וינט ישראל מ-2017, אחד מכל שבעה ילדים ובני נוער נמצא בסיכון. מתוך כלל האוכלוסייה 75% מהילדים לא נמצאים במסגרות חינוך בגילים אפס עד שלוש. כל המחקרים מראים שהפערים ביכולת של ההתפתחות של הילד, ביכולת הקוגניטיבית שלו, ביכולת שלו לקלוט גירויים וליישם התפתחויות פיזיות בעקבות אותם גירויים, קורים בגיל אפס עד חמש, אז אם מאפס עד שלוש הם לא נמצאים במסגרות כי המסגרות יקרות מדי, אלפי שקלים לילד, ולפעמים ילד במערכת לגיל הרך עולה כמו שני תארים באוניברסיטה, תבינו מה קורה עם אותם אנשים. כאשר 40% מהרשויות בארץ באשכולות 1 4, 42% מכלל הילדים ובני הנוער בישראל נמצאים שם. 10% מתלמידי ישראל דיווחו כי הלכו לישון רעבים בגלל חוסר מזון בבית. עכשיו, זה לא רק בארגון לתת, זה גם של הג'וינט.

על פי דוח לתת ל-2018, 71% מההורים נתמכי הסיוע העידו כי לא יכלו לרכוש את הציוד הבסיסי וספרי הלימוד עבור הילדים שלהם לשנת הלימודים הקרובה. 79% מההורים נתמכי הסיוע העידו כי ילדיהם נמנעו מללכת לשיעורים פרטיים. אדוני יודע, בהיותו בעבר גם מנהל בבית ספר, מי הרשה לעצמו שיעורים פרטיים? אז בוא אני אגיד לך מה. כשאתה מסתכל על הנתונים של האחוזים של הבגרויות, יש שם כמה שמככבים פעם אחר פעם אחר פעם, למשל כוכב יאיר. אני הלכתי לבדוק מה קורה בבית הספר,

של כוכב יאיר, שאחוזי הבגרויות שם מככבים. רציתי להבין מה קורה שם. אתם

הילדים מפוזרים בתיכונים אחרים, אבל ההורים בכוכב יאיר אלה הורים שמשלמים הרבה מאוד כסף על שיעורים פרטיים. כשאני הולכת עם הילדים שלי, אז המורים ממליצים לנו על מורים פרטיים, ואומרים לנו איזה כן כדאי, איזה טוב ואיזה לא, כאילו הם כבר הבינו והסכימו שהחומר הנלמד בבתי הספר לא מספיק בשביל לעבור את בחינות הבגרות. בחינות הבגרות כמעט לא השתנו ב-50 השנים האחרונות, וכאשר אנחנו מסתכלים על הפריפריה, המצב רק הולך וגדל,

חברת הכנסת אבקסיס, את אומרת דברים נהדרים, אבל זמנך עבר. אז אני אנסה לסכם את זה. ממש תסכמי, בבקשה. הפערים בחינוך, בבריאות, ברווחה, אלו פערים שהם לא גזרת גורל, זה קשור בנו. אבל כאשר אני מסתכלת על הכנסת הזאת אין לי תקווה,

כי זה לא מעניין את הנבחרים, וכנראה לא מעניין מספיק את אלו שלא נמצאים כאן כדי שיילחמו עליהם בעתיד. עשור שלם אני נושאת את הדגל הזה. היו לנו שם הישגים, אבל אלו לא המהפכות הגדולות.

נגענו במשפחות, נגענו בילדים, ויכול להיות מאוד ששינינו מסלולי חיים,

זה בשוליים. תחשבו על הפוטנציאל של הילדים האלה שנמצאים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של המדינה.

תחשבו על ה-benefit של המדינה מאותו ילד, מתוך המוח שלו, מתוך היכולות שלו. מי מבטיח לנו שפרס נובל הבא לא נמצא אצל אותו ילד, שאם רק ניתן לו באמת את ארגז הכלים יוכל לפתח את זה לא רק לטובתו אלא לטובת המדינה כולה.

אני רק רוצה לציין משהו,

את כבר שתי דקות, לא נעים לי מאלה שדוברים אחרייך. אנא ממך. תודה.

אין שום ספק.

קטי המגשרת. ההשקעה הטובה ביותר, וזה נכון מבחינת כל המחקרים, היא השקעה בהתפתחות של הילד, וכשאנחנו מדברים על ההתפתחות אנחנו מדברים גם על הבריאות. אדוני יודע שבדרום וגם בצפון, למשל, כדי לטפל בלקות קטנה של ילד שזקוק לקלינאית תקשורת, למשל, צריך לחכות חודשים, ואם אין לו ביטוחים פרטיים, אז הוא יחכה גם שנה. הלקות הזו תלך איתו, והילד הזה יהיה אאוטסיידר בחברה, ופרט לטרגדיה האישית שלו אנחנו נשלם על זה מחיר גם בהוצאות.

הגיע הזמן שאנחנו נשים את הילדים לפני הכול, ומי שמדבר על ישראל לפני הכול, בואו נתחיל מילדי ישראל באשר הם לפני הכול ונסתכל על העתיד.

עד שחבר הכנסת איפראימוב יעלה, רק להוסיף, גברתי, למחקר שעכשיו אנחנו עשינו. לחכות לקלינאית תקשורת, אורלי, או לקלינאית תקשורת בדרום, העידה משפחה, 14 חודשים. בסופו של דבר הם פנו לסקטור הפרטי ושילמו 280 שקלים ל-30 דקות. נכון, וצריך לפחות פעם בשבוע. פעמיים בשבוע, הם אמרו לי. בבקשה, אדוני. קודם כול אני חווה דז'ה וו מיום העלייה, וכנראה שזה באמת אחד הנושאים הכל-כך לא חשובים, גם זכויות הילד וגם יום העלייה. כחבר הכנסת הצעיר ביותר, מה שנקרא, התחושה לא כל כך נוחה ולא כל כך טובה.

אני רוצה להרגיע אותך, ככה זה תמיד בהצעות לסדר-היום. אני מקווה שמתישהו זה ישתנה. לא, לא, רק בהצעות חברתיות לסדר-היום זה ריק. כשידברו פה על מדיני או על, זה יהיה מפוצץ, נקווה שנשנה את הסדר הזה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לנוכח המצב הקבוע, שכנראה לא הולך להשתנות, גם ביום זה ברצוני לגעת בעניין שגרת החירום המתמשכת שמתקיימת בדרום הארץ. אתם כבר רגילים. גם לאחר המערכה האחרונה תחושת התושבים לא השתנתה, אלא להפך, התעצמה התחושה שכנראה את ממשלת ישראל, מצבם הנפשי והבריאותי של ילדי עוטף עזה פחות מעניין. דמיינו לעצמכם, דור שלם גדל במציאות הזויה. כבר יותר מ-18 שנה עברו מאז שהתחלנו לקבל רקטות מהשכנים שלנו. ילדים שלא חוו מציאות אחרת, שכל עולמם מסתכם בלחץ נפשי קבוע בצל חיפוש מקום מסתור בכל זמן נתון. הבת שלי בת ה-12 לא מוכנה לישון עם חלון פתוח, לא מוכנה לעזוב את היד שלי בזמן שמטיילים ברחבי העיר. אנחנו נזהרים מרעש מיותר, כי כל דבר עלול להכניס אותה לפניקה.

איפה ראיתם ילדים שמפחדים מבלוני יום הולדת וקונפטי? במחקר שבחן את השפעות המצב הביטחוני המתמשך בין הצפון לדרום מצאו החוקרים כי ההשפעה ההרסנית של חשיפה מתמשכת לטרור על ילדים ואימהותיהם מומחשת במציאות בשדרות, ולפיו 45% מן הילדים אובחנו כסובלים מהפרעות דחק פוסט-טראומטיות. 41% מן האימהות דיווחו על תסמינים של הפרעה פוסט-טראומטית, ושיעור דומה של אימהות דיווחו על תסמינים של דיכאון בינוני-חמור. במחקר אחר נמצא כי אצל ילדים רבים משדרות ועוטף עזה קיימות תופעות של חרדה ודיכאון גם בתקופות הרגיעה, מה שנקרא היום "בין הסבבים", דבר שמשפיע באופן ישיר על המצב הנפשי וגם הבריאותי של הילדים, הנוער ושל כלל תושבי האזור. הצוות החינוכי מתמודד עם תופעות רבות של אלימות והתנהגות לא הולמת בקרב הילדים, שמיוחסות, כמובן, לחוסר שקט קבוע. אם נגיע לשלב גיל ההתבגרות, אז הפגיעות גדלה משמעותית ופוגעת בהתפתחות התקינה, דבר שכן מתבטא בהישגים, ובייחוד בהמשך, בשירותם הצבאי. צעירים לא מעטים לא מצליחים להתמודד עם הלחצים המאפיינים את התקופה הראשונה ונאלצים לעזוב תפקידים שחלמו עליהם, או בכלל נושרים מהשירות. המצב העגום הזה דורש משאבים רבים להתמודדות עם הקשיים. אם הממשלה לא שמה את ילדינו בעדיפות ראשונה, מציאת פתרון למצב הביטחוני, אזי הממשלה מחויבת להעביר את מרב התקציבים והשירותים לטיפול בבעיות הללו. כנראה שלא יהיה מנוס ונצטרך להכיר בכל ילדי שדרות ועוטף עזה כנפגעי פעולות איבה. אבל המצב הוא אחר. למרות ההבטחות, עד היום מרכזי החוסן, דיברנו פה לא מעט על זה, לא קיבלו את התקציב שיועד עבורם. והתקציב הזה כמובן לא מספיק. בהיותו מנכ"ל משרד הקליטה חברי חבר הכנסת אלכס קושניר הצליח להעביר תקציב נוסף לכיוון המטפלים במרכזי החוסן, אך גם הוא הולך ומסתיים, ולא נמצא בבסיס התקציב. רבים מהמטפלים בשירות הפסיכולוגי לא מקבלים בזמן את משכורתם. גם כך רבים מהם נמצאים בעיר מתוך שליחות, ובטוחני שיכלו למצוא תעסוקה גם במקומות רגועים יותר. כך שבנוסף להתמודדות האישית עם מצב החירום חייבים אנשי הטיפול לפעול מעבר לשעות התקן של העבודה שלהם, למען ילדינו, ובזמן הזה גם לחשוב על פתרונות לקבלת השכר שלהם. במקום לתת תמריצים לעבודתם הנאמנה, אנו מאלצים אותם לחשוב איך לשרוד כל חודש. היום יותר ויותר אנשי מקצוע טוענים כי הפתרון הכי טוב לבעיות עתידיות הוא התערבות מוקדמת ככל האפשר.

מערכת הבריאות שלנו מאבחנת את הילדים מגיל צעיר, אך אינה מאפשרת טיפול הולם. היושב-ראש, בדיוק דיברת על 14 חודשים, אז באמת, דוגמה לכך היא היחידות להתפתחות הילד. בכל הארץ לא יכולים להכיל את כל הילדים הדורשים את הסיוע. כאשר מדובר על הפריפריה, ובפרט על שדרות ועוטף עזה, הילד שנדרש לו סיוע כאן ועכשיו ימתין כשנה לטיפול במקרה הטוב.

כיצד ילד בן שלוש, שכל חודש קריטי להתפתחותו, ימתין שנה ואף יותר להתערבות ראשונית, כמה משאבים נצטרך להשקיע אחר כך בבעיות שנוצרו רק בגלל שלא מנענו אותן קודם. ועוד לאחרונה קיבלנו מידע כי משרד האוצר הולך לקצץ סכומי עתק מתקציב רשויות ומועצות בעוטף עזה. כסגן ראש העיר לשעבר הייתי שותף למדיניות העירונית של ראש העיר שמטרתה להגדיל מענים חינוכיים ומגוונים לבני נוער, מסגרות פנאי ותרבות נגישות לכל אחד, פעילות מתנ"ס רחבה,

כך שלמרות המצב הביטחוני, העיר שדרות הציעה פתרונות רחבים, בעיקר לילדים ובני נוער, שחיזקו את חוסנם. היום הוא יצטרך לבטל את חלקם בשל הגזרות, וכך ייפגעו הילדים שלנו. אני חוזר שוב: אם הממשלה לא יודעת להגן על תושבי הדרום, אז לפחות תושבי הדרום חייבים לקבל עדיפות עליונה בחלוקת המשאבים ובשירותים החיוניים. בסופו של דבר כל אחד מאיתנו, חברי הכנסת, מחויב לדור ההמשך, לילדים שלנו, שהולכים לגדול ולצמוח במדינתנו. אני מקווה שעל זה אין עוררין בקרב הקהל הנכבד. תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה לך, אדוני. ממש דבר אחרון. זו המציאות שלנו: ילד בן שש, לא, לא צריך. אסור להראות, מאה אחוז. תודה רבה. בשם הממשלה, שרת השיכון. בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני ביקשתי לציין היום את יום זכויות הילד בכנסת מתוקף זה שבארבע השנים האחרונות, או ארבע השנים לפני השנה המורכבת פוליטית הזאת, קיימתי מדי שנה בכנסת את היום הזה. משום הסיטואציה הפוליטית הבחנתי בכך שהיום הזה עומד לעבור, ככה, באופן די מוזנח בכנסת ישראל, לא כי מישהו לא באמת חושב שזה נכון וחשוב אלא בגלל כל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני רוצה מכאן להודות ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין שאפשר לי לקיים היום דיון מיוחד, אני חייב לציין שזו יוזמה של הכנסת. זו לא יוזמה של הממשלה, זו יוזמה של יושב-ראש הכנסת, ותודה רבה שהצטרפת.

מאה אחוז, אני עכשיו אומרת. אז בואו נעשה סדר. הגעתי לפני כשבוע, קודם כול, אני לא כופרת בזה. מבחינתי אני עדיין חלק והכול טוב. לפני כשבוע הגעתי ליו"ר הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין וביקשתי ממנו, מתוקף התפקיד הקודם שלי כיו"ר ועדה, לציין את היום הזה בכנסת. בזמן שדיברת עם ירדנה אני בדיוק הודיתי לו על כך שהוא הסכים לקיים את זה ושהוא יזם את הדיון בהצעות לסדר-היום. היום קיימנו דיון מיוחד בנושא חרמות, אחד הנושאים היותר-כואבים בקרב ילדים ובני נוער, נושא שהרבה מאוד פעמים, חרמות בבתי ספר?

ילדים שבעצם נמצאים בדחייה חברתית. זה נושא שנוגע לא רק לאותם ילדים, אלא מהווה התמודדות מורכבת וקשה גם עבור ההורים שלהם וגם עבור מערכת החינוך, שבתחושה, כפי שזה עלה, לא תמיד יש לה כלים להתמודד עם התופעה הזאת. החרמות יכולים להיות מאורגנים, וגם יכולים להיות פשוט התעלמות מאחד מילדי הכיתה, עד כדי שהוא הופך שקוף, ילד או ילדה. לצערי הרב אנחנו פוגשים לא מעט מקרים שהתופעה הזאת נמשכת עבור אותם ילדים הרבה מאוד זמן, לפעמים הרבה מאוד שנים. היום הגיעו לוועדה ילדים שסיפרו על ההוויה הקשה שבה הם היו, שאותה הם חוו במשך הרבה מאוד זמן. אבל היום, בגלל שזה יום חגיגי, ביקשנו להראות גם את התקווה. אותן שלוש נערות שהגיעו אלינו לדיון סיפרו איך הן צמחו והפכו היום לדמויות מעוררות השראה בקרב הרבה מאוד ילדים, דווקא מתוך המקום המאוד-כואב שהן היו בו, ויותר מזה, הן הפכו להיות סוכנות שינוי בקרב ילדים שחווים היום את אותה חוויה. היו איתנו אופק, לירי ואלין וסיפרו בהרבה מאוד אומץ את הסיפור שלהן. התרגשתי מאוד לראות, כמו בשנים הקודמות, אולם ועדה מלא ילדים שבאו לקחת חלק ביום הזה בכנסת ישראל. משום שההצעות לסדר-היום שעלו חלקן היו כלליות, והגיעו רק היום ואתמול, אז אין תשובת ממשלה על כל אחד מהנושאים שעלו כאן, כי הם עלו רק עכשיו.

אני אשמח לפרט על הדברים שעשתה הוועדה לזכויות הילד בקדנציה של הכנסת העשרים. זה נכון שמדינת ישראל התקדמה בהרבה מאוד צעדים לטובת ילדי ישראל, אבל ככל שאנחנו עושים יותר אנחנו מגלים כמה אנחנו צריכים לעשות עוד יותר, כמה אנחנו לא מצליחים להדביק את הפער ויש עוד הרבה מאוד עבודה לפנינו. אחד הנושאים הראשונים שנגענו בהם בוועדה היה התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים, תוכנית שקיבלה תקציב של 50 מיליון שקלים, 10 מיליון לכל שנה למשך חמש שנים, ונגעה בכל אותן פגיעות בלתי מכוונות בילדים, כמו נושא הכוויות, שכחת ילדים ברכב, שהייתה נושא מאוד מאוד בוער על סדר-יומה של הכנסת, הצללה של גני משחקים, של מוסדות חינוך, ונושא הפגיעה בחצרות במגזר הערבי, בעיקר בדרום. לקחנו את הנושא של בטיחות ילדים ופירקנו אותו באופן כזה שנוכל לתת מענה לכל אחת מהאוכלוסיות באופן ייחודי. עשינו את זה יחד עם ארגון בטרם, ובעיניי זו אחת מנקודות האור שהיו בקדנציה הקודמת, הנושא של עבודת בני נוער, הפיקוח על עבודת בני נוער והאכיפה, כדי לוודא שהם מקבלים את הזכויות שמגיעות להם, ולצד זה והיום זה אולי מתחבר לתפקיד הנוכחי שלי, קידמנו את התקנות לאיסור שהות של קטינים באתרי בנייה, כדי להפסיק את הפגיעה, אפילו עד כדי מוות, בקטינים באתרים הללו. מי זה "קידמנו", משרד השיכון? לא, קיימנו על זה דיונים בוועדה לזכויות הילד. את מפרטת את העבודה של הוועדה, ולנו חשוב לדעת, כתשובה, מה הממשלה עושה ומה היא מתכוונת לעשות, עם כל הכבוד למצב החירום המזויף שלהם. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, בדרך כלל ההצעות לסדר-היום מגיעות ובהתאם לכך הממשלה נותנת את תשובתה. מה שקרה במקרה הזה, שההצעות לסדר-היום עלו רק אתמול והיום, הגיעו רק אתמול והיום, והן הצעות כלליות של אנשים שביקשו לדבר על מצב הילדים, לכן התשובה שלי היא תשובה כללית,

אני יכולה לספר על מה שעשינו בוועדה לזכויות הילד בשיתוף, המשרדים לא נתנו תשובה? לא, לא נתנו.

כי לא הייתה שום שאלה שהיא קונקרטית,

מבחינתי, מבחינת התקנון, בואו נבדוק את זה.

הממשלה בעצם עסוקה בחירום שלה ולא נתנה תשובה. בעיניי זו לא תשובת ממשלה. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, מבחינתי זו תשובת ממשלה, משום שאני נמצאת כאן כנציגת הממשלה. אבל את שרת השיכון, את כבר לא יושבת-ראש

ואני לא יודעת מה אני אהיה בתפקיד הבא, אני יכולה להבטיח לכל הנוכחים: לא משנה באיזה פוזיציה אני אהיה כאן בבית הזה, אני אמשיך לדאוג לזכויותיהם של ילדים ולטפל בסוגיות הללו.

ולכן אני מבקשת,

אבל אנחנו רוצים תשובת ממשלה. יש הפרדת רשויות. אנחנו מפקחים על עבודת הממשלה, ואם הם לא נתנו תשובות ולא טרחו להעביר לשרת השיכון את התשובות, בעיניי זה צריך להיות חשוף ונהיר בפני הציבור. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אם את תיתני לי לסיים את דבריי אז את תראי גם את הממשקים שהיו עם משרדי הממשלה, כי עם כל הכבוד לנו, גם ככנסת, הרבה מאוד דברים קידמנו עם משרדי הממשלה. את התוכנית לבטיחות ילדים עשינו בשיתוף עם משרד הבריאות וכל משרדי הממשלה האחרים, ששותפים גם בתקצוב. מי שמתכלל את זה זה משרד הבריאות, ממשלתי לחלוטין. את הנושא של תקנות עבודת בני נוער, אם הייתי נותנת לי עוד דקה אז את היית שומעת, אנחנו אומנם קידמנו את הדיונים בוועדה לזכויות הילד, בסופו של דבר התקנות עברו באחריות משרד העבודה והרווחה בוועדה של חבר הכנסת לשעבר אלי אלאלוף, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה בכנסת. חשוב מאוד לציין, ואתם יודעים את זה, שבסופו של דבר גם החוקים האחרים שאנחנו הבאנו, אנחנו עושים את זה בשיתוף עם המשרדים. כל השיח שהיה על הילדים האלרגיים, שזה הנושא הבא שאני רוצה להציג, נכון שאני קיימתי אותו בתוך הוועדה, אבל מי שהיה שותף לו זה משרד העבודה והרווחה ומשרד החינוך, כל אחד בתחומו, משום גיל הילדים. הוכנו תוכניות מצוינות, שלצערי הרב לא מיושמות ולא מבוצעות. חלק מהסיפור זה גם הסיטואציה הפוליטית שאנחנו נמצאים

ואני מקווה שעם ההקמה של ממשלה חדשה הם יתחילו להטמיע את התוכנית, שתאפשר לילדים אלרגיים לשהות בצורה בטוחה, אם זה במעונות ואם זה בבתי הספר. הנושא של הגיל הרך, התשובה? מבחינתך, זאת התשובה הרשמית. אני, כשרה במדינת ישראל, נותנת את תשובתי. הנושא של הגיל הרך, חוק הפיקוח על מעונות היום וחוק המצלמות גם הם כמובן נעשו בשיתוף משרד העבודה והרווחה, משרד ממשלתי, למי שמפקפק בכך, חוק הפיקוח על הצהרונים, ותיקון סעיף 34(א) של חוק האימוץ, שאפשרנו בו לילדים מאומצים להביא את עצמם לידי ביטוי בלי שהם יצטרכו לחשוש מכך. הנושא של פגיעות מיניות בקטינים גם הוא נושא שהיה מאוד מאוד חזק על סדר-יומה של הוועדה לזכויות הילד. נגענו בו גם במגזרים השונים, הבנו שיש ייחודיות בטיפול בפגיעה מינית בקטינים, אם זה בחברה החרדית, אם זה בחברה הערבית ואם זה בחברה בכלל. קידמתי את חוק דיני, רגע,

אני הגשתי הצעת חוק שעברה בטרומית ותקעו לי אותה בממשלה שהיית חברה בה, שמדברת על טיפול נפשי מיידי, זמין ואיכותי בכל פגיעה שכזאת. אז אם אנחנו מדברים על טיפול באותם ילדים שעברו פגיעות מיניות, זה אלף-בית כדי שאותם נפגעים לא יהפכו להיות פוגעים, שאנחנו יודעים שזה חלק מההתגלגלות, קוראים לזה הסיפור החוזר של אותם נפגעי עבירה קטינים. הנושא הזה, עליו יקום או ייפול השיקום של הילד. הוא תקוע במשרדי ממשלה. אם יש לך כוח, בבקשה תזרזי את זה.

באוכלוסיות שונות בכלל אין טיפול, אין מרכזים שמטפלים, נכון, ולכן, חברים. לא בבדואים, לא בדרוזים, לא בערבים ולא בחרדים. אין.

אין דרך לטפל בהם. הם נפגעים ולא ניגשים בכלל לקבל שום מענה,

אז קודם כול יש מענים שונים. כדאי ללמוד את הנושא,

יש מענים שונים שניתנים, גם במסגרת הקהילה, גם במסגרת משרד הבריאות, אני לא יכול שלא,

לא, לא. אתם מדברים, בלי שאת מכירה את הנושא. אני ממליצה לך ללמוד אותו. יש מרכזים. חבריא, בואו נעשה, כן. אנחנו יכולים לשבת כאן ולהגיד שאין כלום. אבל לא נפתור עכשיו, יש מרכזים. אתה מדבר על בית חם, אין מספיק מרכזים,

תקשיבי להצעת החוק הזאת, שאמרה חברת הכנסת אורלי לוי, זה באמת דבר שיכול לקדם,

הוא משול לתוספת של עוד כמה מרכזים, כי זה שיש מרכזים זה עדיין לא פותר. זה שיח תרבותי, זה אלף ואחד דברים בסקטורים שאת מציינת, אבל יש, אין מספיק. כי כשאומרים אין שום דבר, אין כלום, קצת עושים עוול.

אני מכירה את זה ובדקתי. נכון, של בית חם, הייתי שר הרווחה, מה את,

חברת הכנסת עומר ינקלביץ', בואי נסכם שבאמת היו הרבה מאוד דיונים. את מוזמנת להיכנס, לקרוא את החומר. אגב, יש לכם גם,

חולק לכם דף של מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

אנחנו לא נפתור עכשיו את זה שכל אחד הגיש הצעת חוק והיא נתקעה מסיבה כזאת או אחרת. אני באתי לספר על מה שנעשה,

ואספר גם על דברים נוספים שצריך לעשות. אז בנושא של פגיעות מיניות בקטינים, מלבד העיסוק בנושא של מרכזי הגנה והטיפולים השונים שניתנים, קידמנו גם את חוק דיני ראיות, שמאפשר, רגע, רגע,

תיתנו לשרה לסיים את דבריה. בבקשה, אל תפריעו לה.

אבל האומר דברים בשם אומרם מקדם את הגאולה,

אז צריך לזכור שמרכזי ההגנה של אותם ילדים כמעט ירדו מסדר-היום. היה שר רווחה שניסה לעשות פה כמו חוק ההסדרים באמצע שנה רגילה ולהעביר את כל אותם מרכזים,

את כל הכסף עליהם נתנה לין שוסטרמן, ומשרד הרווחה לא רצה לקדם את זה.

בהיותי יושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד, הבאתי את המנכ"לים של כל המשרדים ואת השרים מהמשרדים הרלוונטיים כדי שכל אחד ייתן את התקן שלו, כי אחרת היא הייתה הולכת עם הכסף, והמרכזים לא היו קמים בפריפריה. אם לא הייתי מתערבת היינו נשארים עם שני מרכזים,

יש לנו כבר בבאר שבע,

אבל בהחלט יש יותר מענים. גם כשיש תורמים, המערכת, זה לא חשוב לה מספיק, ולכן ישבה רגל על רגל, כמעט הלך הכסף, והמרכזים יחד איתו,

אז חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בואי נשים את הדברים כפי שהם. אני מבינה שהנושא קרוב לליבך, או לפחות היה,

אבל הנושא של מרכזי הגנה היה על סדר-יומה של הוועדה לזכויות הילד בארבע שנים האחרונות. צר לי לאכזב אותך, או אולי את תשמחי לשמוע, אבל הרבה,

רגע,

גברתי השרה, בבקשה. במהלך ארבע השנים האחרונות נפתחו מרכזי הגנה נוספים, ולא רק שנפתחו מרכזי הגנה, שאני עשיתי, אני שמחה שאת עשית. כשיש לנו תורם, אני שמחה. תבורכי. נפתחו מרכזי הגנה נוספים במהלך ארבע השנים האחרונות, כולל הרחבת השירותים שניתנים במרכזים הללו, כולל שיתופי פעולה שנעשו בין כל הגורמים, דבר שלא היה לפני כן, לפחות לא בארבע שנים שקדמו לכך, בתוך המרכזים הללו. אז בואי, קצת צניעות.

להשיב על הדברים, תקשיבי. אם יש דברים שאת מרגישה שהם לוקים בחסר, תוכלי למצוא את כל החומרים באתר הוועדה. אני מניחה שזה יעשה לך סדר.

עדיין יש מחסור בתיאום ועדיין יש מחסור בתקציבים, בוודאי שיש מחסור, בוודאי, אני אמרתי את זה בראשית דבריי.

אנחנו מנהלים כאן דיאלוג? גברתי השרה, גם את חלק מהדיאלוג הזה. אני מבקש לאפשר לשרה לסיים את דבריה.

אמרתי בראשית דבריי ואני אומר שוב: נעשו הרבה מאוד דברים במדינת ישראל, לאורך כל השנים וגם בארבע השנים האחרונות. וגם אמרתי שככל שעשינו יותר, גילינו שאנחנו צריכים לעשות,

אז חשוב להגיד גם את זה. אני רק אסיים עם הנושא של פגיעות מיניות. חוק דיני ראיות, שהועבר כאן בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, ואפשר בעצם מתן עדות של קטינים בבתי משפט באופן שמותאם לקטינים, הנגשה של מערכת המשפט כדי שאנחנו לא נהיה במקום כפי שסיפרה עליו חברת הכנסת קרן ברק, שהרבה מאוד תיקים נסגרים בגלל שאי-אפשר למצות את הדין עם מי שפוגע, אין מספיק ראיות, ברגע שהקטינים מגיעים להעיד, זה בהחלט מסייע בנושא הזה, ואנחנו מצליחים למצות את הדין עם יותר ויותר פוגעים. חוק זכויות החולה, חוק פעוטות בסיכון, אני כבר לא אפרט על כל דבר, כי אנחנו קצת המשכנו בזמן,

אבל אני רוצה לומר משהו גם בהקשר של המשרד שאני נמצאת בו. תראו, בשנה האחרונה שאני נמצאת במשרד נעשו כמה צעדים משמעותיים שנוגעים לחייהם של ילדים. האחד זה הגדלת הסיוע לאימהות חד-הוריות שמקבלות מזונות מביטוח לאומי. אימהות לשלושה ילדים קיבלו בעצם תוספת, מ-1,170 ש"ח ל-2,500 ש"ח, שזו תוספת משמעותית לכל חודש. אימהות לארבעה ילדים קיבלו תוספת מ-1,400 ש"ח ל-3,000 ש"ח,

כדי שאנחנו נוכל לאפשר להן לחיות בצורה קצת יותר מרווחת. הנושא של התחדשות עירונית, של שיקום שכונות, ובכלל, של ההתייחסות לדיור הציבורי,

אנחנו כל הזמן אומרים שחשוב לתת לילדים קורת גג, אבל זה לא מספיק שאנחנו ניתן לילדים קורת גג. השאלה איפה אנחנו נותנים להם את קורת הגג הזאת ואיזה עתיד אנחנו גוזרים עליהם. יש הרבה מאוד מקומות שהדיור הציבורי נמצא בהם והם שכונות קשות, עם הרבה מאוד פשיעה, אני כבר לא מדברת על העוני המאוד-מאוד קשה ומשפחות שנשלחו לשם ואמרו שהן לא רוצות להתגורר שם, כי הן רוצות להגן על הילדים שלהן, נחשבו כמסורבות, איבדו את הזכאות שלהן, כולל ההשתתפות בשכר דירה המוגדל, ועברו לסוף התור, קריטריונים, מה שאני ביקשתי לעשות, לאחר מיפוי, זה שכל אותם מקומות שאליהם משפחות מסרבות להגיע הן לא יאבדו את הזכות שלהן וגם לא יאבדו את מקומן בתור, אבל זה רק,

אם תיאזרי קצת בסבלנות, חברת הכנסת לוי אבקסיס, את תוכלי לקבל תשובה גם על זה, אבל כנראה אין מספיק סבלנות. אנחנו נביא פתרון, מה שעשינו בשנה הזאת, במסגרת האפשרויות של ממשלת מעבר, זה לפחות להציל את אותם ילדים שנשלחו לשם, ויכולנו למנוע את גזרת הגורל עבורם בעת הזאת. אבל, אני אומרת, כבוד היושב-ראש, בנושא של הדיור הציבורי במדינת ישראל צריך מהפכה של ממש. צריך לפתוח אותו ולבנות אותו מרמת הקריטריונים ועד לרמת התפיסה של מי שאנחנו משכנים בדיור הציבורי, לייצר,

אין פה שר רווחה, אין חינוך. כשרת שיכון זה נמצא בגזרה שלי, ולו הייתה לי קדנציה של ארבע שנים, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אני הייתי פותחת את הנושא של הדיור הציבורי באומץ, כי אני יכולה לומר לך שהיום, כשאני נמצאת במשרד, יש הרבה מאוד פופוליזם סביב הסיפור הזה. אומרים: אל תמכרו דירות, כי זה מדלל את המלאי. אבל דירות שנמצאות במקום שיש שם סמים ופשיעה קשה, אני לא רוצה לשלוח לשם ילדים. אני רוצה שהילדים של הדיור הציבורי יהיו בסביבה שהיא באמת מאפשרת הזדמנות אמיתית, מוביליות חברתית, שההורים יוכלו לבחור איפה הם מגדלים את הילדים שלהם, לאיזו מערכת חינוך הם מכניסים את הילדים שלהם,

ולא כמו היום, שיש מקומות מאוד מאוד מוגדרים, ולשם אנחנו מנווטים את הילדים, ואנחנו חורצים את דינם,

אני אומרת לך את זה כאן: אנחנו חורצים את דינם. ואני מקווה, וגם בזה אני אומרת לך, זה לא משנה אם אני אהיה שרת הבינוי והשיכון או בכל תפקיד אחר פה, בכנסת ישראל. אני אקח על עצמי את הנושא של הדיור הציבורי ורק כדי לשנות אחת ולתמיד את הסיכוי שאנחנו נותנים לילדים, כדי שבאמת ניתן להם סיכוי אמיתי, ולא נסתפק בזה שאמרנו שנתנו להם קורת גג. אני רוצה להודות באמת לכל מי שהגיש את ההצעה לסדר-היום ואפשר את הדיון במליאה, ולהודות לך, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, שלקחת חלק גם בדיון היום בוועדה. אנחנו כל הזמן אומרים: הילדים הם הדבר הכי חשוב שיש לנו, והגיע הזמן שגם במעשים אנחנו נתנהג באופן שמראה שהילדים הם הדבר הכי חשוב לנו. תודה רבה.

שלוש דעות נוספות. משה אבוטבול, בבקשה, דקה מהצד. כנסת נכבדה, יושב-ראש נכבד, היום אנחנו דנים בנושא של היום הבין-לאומי לזכויות הילד. אני רוצה דווקא לשתף את מי שעדיין לא יודע שעדיין מאוד מאוד כואב הלב לדעת שישנם אלפי קרוונים שמונחים בכל רחבי מדינת ישראל ובהם משתכנים תלמידים שלומדים, אני יודע שמהמגזר החרדי, יכול להיות שגם ממגזרים אחרים, אבל אותם ילדים בעצם סובלים ממחסור בכיתות. אני יודע כמה המדינה ושר החינוך משתדלים ומתאמצים, אבל צריכים לדעת שחסרות הכיתות האלה לאותם תלמידים. אני חייב לבוא ולהגיד שגם כראש עיר בעבר התמודדתי הרבה מאוד עם חסכים בחברה החרדית, אם זה הנושא של קרן קרב, כל מיני קרנות, רווחה חינוכית, הסעות, ארוחת צוהריים, ספרי לימוד, העשרה תורנית, ואפילו דברים כמו התוכנית הלאומית ותוכנית פאקט, אלה דברים שבאמת הייתי צריך להיאבק כדי להשוות את זכויותיהם של הילדים במגזר החרדי, כדי שיושוו לכל מקום. אינני יודע מה קורה במקומות אחרים, אבל זה מה שמצאתי את עצמי מתמודד עימו. אני רק רוצה לומר ולהזכיר לחברים שלנו פה שהעריכו את מורשתו של זאב ז'בוטינסקי: תמיד הוא דיבר על חמש המ"מים, כמובן מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. אני חושב שבאמת, גם הילד החרדי בכל מקום שהוא, או כל ילד מכל מגזר אחר, זכאי לקבל את הדברים הללו. תודה רבה, אדוני. אני רק רוצה לסיים, סיום דבריי. דעה נוספת זה לא, שמעתי שראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון אמר על יום העצמאות שלאור הרבה דברים שקרו זה צריך להיות יום של חשבון נפש. אני חושב שגם היום הזה, היום הבין-לאומי לזכויות הילד, צריך להיות יום חשבון נפש, מה לא עשינו עוד למען ילדי ישראל.

תודה, כבודו.

חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה.

היום בצוהריים חברות הכנסת מיקי חיימוביץ' ואורלי פורמן, חברי הכנסת יואב סגלוביץ' ורם בן ברק ואני נפגשנו עם פיליפיניות, אימהות לילדים קטינים, שסיפרו לנו על הסבל שהילדים שלהם עוברים כאשר עוצרים אותם בבוקר מוקדם ומכניסים אותם לבית סוהר, לבית מעצר, על לא עוול בכפם. מסתבר שבמהלך עשר השנים האחרונות, מאז 2010 ועד יולי 2019, הייתה מדיניות שקבעה שלא עוצרים ולא מכניסים לכלא ילדים. כן, אפשר מבוגרים שעוברים על החוק, למה לא? אבל ילד שלא עשה כלום, שלא עשה שום עבירה, שיכול להיות שהוא נמצא פה כך או אחרת, אבל בוודאי שלא באשמתו, להכניס אותו לכלא? זה נשמע סביר בעיניך, אדוני היושב-ראש? בעיני מישהו מהנוכחים כאן? אז אני כאן קוראת, התשובה היא: לא.

אני ממש מודה לך על התשובה שלך. ולכן אני קוראת לכל מי שרק לוקח חלק בזה, שזה משרד הפנים, שזה ביטחון הפנים, שזה אולי גם השרה, שאני כרגע לא רואה אותה, אבל היא דיברה עד לפני דקה,

אז בוודאי גם לשרה אני פונה להפסיק את הנוהג הפסול הזה. לא יכול להיות ואסור שילד ייכנס לבית סוהר על לא עוול בכפו.

תודה, גברתי. משה ארבל, בבקשה, כבודו. אני מבקש מסגן השר לא להאיץ בדוברים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

שבו אנו מציינים את היום הבין-לאומי לזכויות הילד, תוך כדי הדיון קיבלתי מתושבת אשקלון צילום של ספר עברית של בִּתה בכיתה ב' שבו נשאלה שאלה בהבנת הנקרא. השאלה היא: למה בתיה קמה? והשיבה: בתיה קמה כי הייתה אזעקה. אין צורך להכביר מילים על תחושות ילדי ישראל, וכמובן, אדוני סגן השר, כתושב אשקלון. אינני מבין כיצד כנסת ישראל מאפשרת לארגון אמנסטי אינטרנשיונל, ארגון שהוכרז כארגון שקורא לחרם על מדינת ישראל על ידי שרי האוצר וביטחון הפנים, לקיים מחר, כאן בכנסת ישראל,

פניתי ליושב-ראש בנושא. תקוותי היא שהשכל הישר יגבר והחרפה הזאת תוסר מעלינו.

תודה רבה, אדוני. אם כן, גם המציעים וגם השרה, היות שאין ועדות, אז אני מבקש מכם להסתפק בדיון כאן, ובעזרת השם, כשתהיינה ועדות אז אנחנו נמשיך, כי חבל לעשות איזה טקס של הצבעה ואין לאיפה להעביר את זה.

המציעים, אתם מסתפקים?

תודה רבה לכם. אני מזמין את חבר הכנסת אבי ניסנקורן, יושב-ראש הוועדה המסדרת. בבקשה, אדוני, הודעה. לאחר מכן אתה תוכל להישאר על הדוכן ולהציג גם את הצעת החוק. אז קודם כול לעניין ההודעה. היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון מטעם סיעת הימין החדש: במקום חבר הכנסת נפתלי בנט, שהתמנה לשר, תכהן חברת הכנסת איילת שקד. שיהיה לה בהצלחה. זאת ההודעה.

אני אקרא את שם הצעת החוק ואז אתה תציג אותה. אנחנו מעלים עכשיו לדיון מוקדם את הצעת חוק יסודות

תקציב הכנסת) (הוראת שעה), התש"ף 2019, של חבר הכנסת אבי ניסנקורן.

אז מילה אחת על הנושא של שלום הילד. אני חושב, אתה יודע, שמעתי פה הרצאה מלומדת מהשרה כמה שהממשלה הקודמת פעלה לטובת שלום הילד. לא, הוועדה לזכויות הילד. וגם הוועדה. ובסוף, החיים הם יותר פשוטים. כשאתה רואה שיש 200 נערים ונערות במצוקה בלי פתרון, ושחסות הנוער לא נותנת להם פתרון, ושום גוף לא נותן להם פתרון, והם חייבים להיות במסגרת מגוננת ולא נמצאים שם בגלל אוזלת יד, גם של משרד האוצר וגם של משרד העבודה והרווחה, אתה אומר: יש פה בעיה קשה,

של עומק וגם של אדישות. אי-אפשר להסביר את זה חוץ מאדישות, כי לא מדובר על תקציבים מטורפים, מדובר פה על דבר שחייבים לפתור ופשוט לא פותרים אותו. ו-200 ערים ונערות במצוקה, אני חושב שזה אומר הרבה מאוד. בסוף בסוף הדברים נבחנים שם, בעשייה הזאת. אני חייב להגיד, אני מדבר על זה, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה העלתה את זה לדיון, ביקשה דיון בוועדת הכספים, אני מדבר על זה עם מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, הוא מסכים שיש פה בעיה חמורה, מבקשים דיון, הדבר מתמהמה. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יבוא לפתרון.

לגבי הצעת החוק, בעצם הצעת החוק הזאת, לנוכח המצב שאנחנו נמצאים בו, שאין לנו ועדת כנסת ואין לנו ועדת כספים קבועה, כל מה שהצעת החוק עושה זה, הוועדה המסדרת באה בנעלי ועדת הכנסת וועדת הכספים הזמנית באה בנעלי ועדת הכספים הקבועה לצורך הקמת הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת. הכנסת צריכה להמשיך לתפקד. חלק מהתפקוד שלה הוא העברת עודפים משנה קודמת לשנה זו, חלק מתפקוד הוועדה. צריכים את החקיקה הזאת בשביל לאפשר תפקוד של הכנסת וקבלת החלטות. הוועדה תקבל כמובן את ההחלטות בשום שכל, הוועדה המשותפת, לכשתקום.

בוועדה המסדרת זה עבר על דעת כל סיעות הבית, לאשר את ההצעה. תודה רבה, אדוני. סגן שר האוצר ישיב. בבקשה. כהרגלו בקודש הוא ישיב בקצרה. מר ביטון וחבר הכנסת אשר, אתם מעוררים מהומות בצד ימין. עושים קואליציה.

אנחנו כבר קואליציה מזמן. בבקשה, כבודו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי אבי ניסנקורן, הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון, תקציב הכנסת) (הוראת שעה), התש"ף 2019, חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, קובע בין היתר הוראות שונות לעניין מבנה חוק התקציב השנתי, שינויים בתקציב, שינויים ברזרבות, שינויים בעודפי התקציב משנה קודמת וכיוצא באלה. בסעיף 11(ב) לחוק נקבע כי ועדה משותפת לוועדת הכנסת וועדת הכספים של הכנסת רשאית לקבל החלטות שונות בנוגע לתקציב הכנסת. סעיף 13(ב) לחוק מוסיף כי אם נותר סכום עודף בסעיף תקציב הכנסת בשנת כספים פלונית, רשאית הוועדה המשותפת האמורה, לפי הצעת יושב-ראש הכנסת, להתיר את השימוש באותו סכום בשנת הכספים שלאחריה. אבי, אתה עוקב אחריי?

מה אמרתי במשפט האחרון? שאלת אם אני עוקב אחריך.

בשנת 2019 התקיימו נסיבות ייחודיות שבהן נערכו שתי מערכות בחירות, לצערי הרב. עוד ילמדו על זה בהיסטוריה. ילדים בעוד 20 שנה יגידו: מה, באמת זה קרה?

יתקשו להאמין. הם עלולים לגדול לתוך זה.

בכנסת העשרים-ואחת, וכן בכנסת העשרים-ושתיים עד להגשתה של הצעת החוק לא הוקמו הוועדות הקבועות, וכתוצאה מכך לא הוקמה ועדה משותפת לעניין תקציב הכנסת ולא התאפשר אישור העברת העודפים. נוכח העובדה שבעוד פחות מחודשיים מסתיימת שנת הכספים,

פחות מחודש, ועימה המועד שבו ניתן לבצע העברות עודפים, מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי כל עוד לא נבחרו ועדות הכנסת בכנסת העשרים-ושתיים תבוא הוועדה המסדרת בנעליה של ועדת הכנסת. בהתאם לכך, ועדה משותפת לוועדה המסדרת ולוועדת הכספים הזמנית, בראשות יושב-ראש הוועדה המסדרת, תהיה רשאית להתיר, לפי הצעת יושב-ראש הכנסת, את השימוש בעודפי תקציב 2018 בשנת 2019. מה יהיה,

אם תהיה מערכת בחירות שלישית? צריך לנסח את החוק הזה, לעשות תיקון לחוק פ/361/22. המציאות העגומה שאנחנו נמצאים בה היא פשוט בלתי נתפסת ובלתי נסבלת. איך אנחנו נראים בעיני העם שלנו בפנים, בעיני אומות העולם? מדינה כל כך מוכשרת, עם כלכלה כל כך מצליחה, עם תעשיית הייטק מובילה בעולם, עם הישגים מדהימים כמעט בכל תחומי החיים, למרות כל המצב הביטחוני המורכב הקשה, איך אנחנו נראים? ועד כמה זה יימשך? מדוע לא יתעשתו חברי הבית הזה ויתאחדו ויקימו ממשלה? מישהו יכול להסביר לי? מישהו יכול להסביר לי? מישהו עשה פעם מאזן עלות תועלת של כל הגישות הבומבסטיות, של כל אחד עם השקפת עולמו שבלעדיה אי-אפשר ורק ככה אפשר? מישהו עשה פעם את החשבון מול הנזק הנורא שקורה למדינה שלנו? איך אנחנו נראים? חבר הכנסת ארבל, חברות הדירוג הבין-לאומיות, אחד הפרמטרים שלהן זה יציבות שלטונית. זה נכון שהכלכלה חזקה, ואגב, שאפו לשר האוצר על הצמיחה המרשימה, 4.1. זה בזכות הסגן.

שאפו לשר ולצוות האוצר, צמיחה מרשימה, 4.1, זה פנומנלי, גברת מיכאלי.

על זה נקרא: יהללך זר ולא פיך. עומד הנחתום ומעיד על עיסתו ועף על עצמו בכל הכוח. העיסה מעידה על הנחתום, הפוך. מרב, העיסה מעידה על הנחתום. סגן השר, אנחנו בעד ההצעה הזאת. אני רוצה להסביר לך שההצעה היא טלאי עגום לתקופה מוזרה ועגומה.

אין לך שם מי שיצביע. אנחנו נצביע. כן, חברים. תודה רבה, אדוני. אני מלין על המצב, חברים. נעביר לך. איך? אנחנו נעביר לך את זה. בסדר, אתם תעבירו, אבל איך הגענו למצב הזה? איך? אנשים אינטליגנטים, אנשים שניגשו לבחירות, אדוני היושב-ראש, עם מצעים, הציבור כל כך השתכנע שבאמת דואגים לו, דואגים למדינה, ופתאום כשמגיעים לרגע האמת,

היו כמה רגעי אמת, פתאום אין מדינה. המדינה לא מעניינת אף אחד. רבותיי, זה חמור וזה מסוכן וזה בלתי נסבל. אני אומר, מתי ידליקו את האור, רק ביום שנבין שאנחנו תלויים אחד בשני. רק שלא נהיה תלויים אחד ליד השני. הדור הצעיר של ש"ס מאוד מבטיח. אדוני היושב-ראש, אני רוצה שכולם יצטרפו לקריאה שלי:

בואו נרכיב ממשלה. בואו נתחיל לנהל את המדינה היקרה שלנו. 71 שנה היה נפלא, מצביעים על זה עכשיו?

עכשיו מצביעים על זה? על מה? על מה שאתה מציע. אנחנו מצביעים על חוק מפוצל, איציק, טוב שאמרת לי לקצר. נצביע, כן. יש לך מזל שדוד ביטן לא היושב-ראש. אפשר לספר בדיחות ועוד בדיחות, אבל המדינה מידרדרת. חברים, בואו, זה נושא מאוד רציני. אדוני השר, האם הממשלה תומכת בהצעת החוק?

הממשלה לא מתנגדת. לא מתנגדת. תודה רבה, אדוני. אז אנחנו נעבור

בהצלחה. תודה, אדוני. אני מבקש, אנחנו עוברים להצבעה.

מאשר את הצעת החוק, להעביר אותה לוועדת הכספים ולהכין אותה לקריאה ראשונה,

אז מי בעד? מי נגד? כולם יושבים?

ההצעה להעביר את הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון, תקציב הכנסת) (הוראת שעה),

לוועדה הזמנית לענייני כספים נתקבלה.